אני מתכבד לפתוח את מליאת הכנסת. לפני הודעתו של מזכיר הכנסת אני מבקש לשאת כמה מילות פרדה מחבר הכנסת משה מזרחי. אתמול בבוקר קיבלתי טלפון מהטלפון של משה מזרחי. על הקו הייתה שרית רעייתו, שבישרה לי את הבשורה המרה, וברגעים אלה מתקיימת הלווייתו של חברי היקר, עורך דין, ניצב בדימוס וחבר הכנסת לשעבר משה מזרחי. מזרחי, כפי שכינינו אותו, ראש אגף החקירות במשטרת ישראל, היה סמל, הלפיד שהלך לפני המחנה במלחמתו בשחיתות ובשחיתות הציבורית והשלטונית בפרט. מזרחי היה עשוי ללא חת. הוא לא פחד מאימת השלטון, והאמת הייתה תמיד נר לרגליו. כאשר האשימו אותו כי נקט צעדים בלתי חוקיים בניהול החקירות מול אישי ציבור, נפתחה חקירה נגדו, ובה הוכח מעל לכל ספק כי לא היה דופי במעשיו, והתיק נסגר. שופט בית המשפט העליון לשעבר והיועמ"ש לממשלה דאז, השופט אליקים רובינשטיין, התייחס לפרשה ואמר שמזרחי פעל בלהיטות יתר. אני מקווה כי נחישותו ויושרו של מזרחי ידבקו גם במפקדי המשטרה המובילים את משטרת ישראל כיום. אני מבקש לשלוח מכאן את תנחומיי לאשתו של משה מזרחי, שרית, ולבני המשפחה ולאוהביו. יהי זכרו ברוך. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/1/25 וכלה בהצעת חוק פ/250/25: הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון,

התשפ"ג,2022,

הצעת חוק שלילת זכויות לראש ממשלה לשעבר שכיהן תקופה קצרה, התשפ"ג 2022, מאת חבר הכנסת שלמה קרעי, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, העברת שירותי הגמילה לאחריות קופות החולים),

אני מברך את אנשי המחשוב של הכנסת, אחרי מאמצים של שנה שלמה, על שדרוג לוח ההצבעה והשמות של חברי הכנסת בפרט, כל אחד שלוחץ,

אולי לא יצא לך

כבוד יושב-ראש הכנסת, שרות נכבדות, חברי כנסת נכבדים, היום אני דווקא רוצה להגיד תודה ליושב-ראש הכנסת היוצא חבר הכנסת מיקי לוי, אשר עשה עבודתו

אז אני גם רוצה להגיד לך תודה ענקית על זה שעמדת בפרץ מול ההשתלחויות, ההתנהגויות הבלתי-הולמות לבניין הזה. אני התביישתי בשבילך הרבה מאוד פעמים. אתה הגיבור שלי בשנה וחצי האחרונות. כאחד שמכיר אותך כל כך הרבה זמן, מהיום הראשון ביש עתיד, את היושרה שלך, את ההגינות שלך, הבאת את זה לבניין הזה והצגת בפני כולם מה זה להיות הוגן עם שני הצדדים. אני מעריץ ומעריך את זה, ואני מקווה מאוד שבקדנציה הבאה, של הבא אחריך, ילמדו קצת מהיושרה הזאת, ואני רוצה להגיד לך תודה ענקית. את הדקה הנוספת שבה רציתי לדבר אני אשאיר לפעם הבאה, והדקה תוקדש לשאלה מדוע נבחרת ישראל בכדורגל לא מצליחה להיות רבע ממה שהמרוקאים והקרואטים והמדינות הקטנות האחרות עושות במונדיאל הקרוב. אני אשמור את זה לפעם הבאה, תודה. תודה רבה לך. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת והשרות שנמצאות כאן באולם, קודם כול, אדוני היושב-ראש, ברצוני להודות לך על שירות אדיר שעשית מהכיסא שעליו אתה יושב, עשית עבודה נהדרת סביב לחצים מאוד מאוד קשים, שמרת על ממלכתיות ועל כבוד המשכן, וכולנו מודים לך מכל הלב. תודה. תודה לך. לגבי חבר הכנסת משה מזרחי,

הכרתי אותו בכנסת התשע-עשרה, אדם ישר עם ראייה וחוש צדק מפותחים ובלתי נגמרים. אבדה גדולה, בטח למשפחה שלו, אבל גם למדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, כמו בכל שבוע גם השבוע אציין את פרטי תאונות הדרכים, אעשה את זה בקצרה, כמובן. לצערי הרב, יש לא מעט הרוגים מאז הפעם האחרונה שהקראתי. ביום שישי,

נהרג רוכב אופניים בן 60 מתל אביב מפגיעת אוטובוס במזכרת בתיה, רק כמה דקות לאחר מכן נהרגה אישה בת 50 בתאונת שרשרת בסמוך ליישוב כרמי יוסף, לפנות בוקר באותו היום נהרגו פועלים בשנות הארבעים לחייהם מפגיעת רכב בסמוך להר גילה,

11 בדצמבר, נהרג גבר בן 60 בירושלים כאשר משאית פגעה בו בזמן שחצה מעבר חציה,

12 בדצמבר, נהרגה אישה בת 55 מפגיעת משאית בבאר שבע. שישה הרוגים בשבוע האחרון, 328 הרוגים מתחילת השנה. בדיוק אמרתי לקבוצת ילדים שהיו כאן בחוץ שאני עדיין מתפלל, מאז 2013, לשבוע אחד שלא יהיו בו הרוגים. זה עוד לא קרה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת מעוז, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסה תודעה מס' 65. אני עוקב אחריך. 65. מה תעשה כשאני אהיה סגן שר? התודעה שלי כבר תהונדס. והפעם, על יושב-ראש הכנסת. לפני שבועיים אמר יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת מיקי לוי בכנס באוניברסיטת רייכמן את הדברים הבאים, ואני מצטט: אינני מתכוון לעכב בכוונה את בחירת יושב-ראש הכנסת הבא. יש לי כבוד גדול למוסד שבראשו אני עומד, וחילופי שלטון מסודרים הם ערך דמוקרטי עליון בעיניי. סוף ציטוט. זו כמובן הייתה הנדסת תודעה. בפועל, חבר כנסת לוי, בסיוע חבריו, נאחז בכל כוחו בכיסאו ועושה כל תרגיל אפשרי כדי לעכב את החלפתו ואת הקמת הממשלה החדשה, שנבחרה באופן לגיטימי ודמוקרטי ללא הונאת הציבור וללא גנבת קולות. אני ממליץ לציבור לזכור מי מתנהל באורח לא ממלכתי וחסר אחריות ומי ממלכתי באמת.

תודה רבה, חבר הכנסת מעוז. לא התכוונתי להשיב לך, אבל אמירת חצי אמת היא יותר גרועה משקר. הציטוט היה אכן נכון. ביום שני בשעה 22:30 הוגשה בקשה לשולחני להחליף אותי. ביום שלישי, יום למוחרת, הגעתי למשרדי, והבקשה הייתה מונחת על שולחני. הרי לא ציפיתם שביום שלישי, אפילו חברת הכנסת בראשי, שהיא כמו חברת כנסת, הודתה בכך ואמרה: לא ציפינו שתשים מיום שלישי, כשאתה מגיע, ליום רביעי. ומה שעשיתי, הנחתי את זה על שולחן מליאת הכנסת היום.

יכולתי למשוך את זה יותר, לעשות תרגילים. לא משכתי אפילו דקה אחת. לקואליציה, להזכיר לך, יש את הזכות לעשות כמעט כל תרגיל בתנאי שהוא חוקי. אני לא רוצה להזכיר לך, למרות שהיית בכנסת הזו, שחברי כנסת התחבאו בבגז'ים, בתאי מטען של מכוניות ורצו-אצו והצביעו. ואני לא רוצה להזכיר לך את בחירתו של גנץ, שהייתה תרגיל. תרגיל מצוין. מאיר כהן היה אמור לשבת כאן על כס היושב-ראש, וברגע האחרון מינו את חבר הכנסת גנץ, וגם זה בסדר, כי זה בתוך הכללים. ואני רוצה להגיד לך משהו, חבר הכנסת יריב לוין: ידעו שבועיים לפני שאני הייתי אמור להחליף אותו, אני ועוד כמה חברים שלי התנגדנו להחליף אותו טרם זמנו, והוא הוחלף על פי חוק יחד עם הממשלה. אתם כבר חודש מאז השבעת הכנסת, תביאו יושב-ראש, תביאו, תביאו ממשלה. על פי תקנון הכנסת, 48 שעות, מחובתי להביא את זה כשהוא אומר "עלה בידי". לשקר ולצייץ חצאי אמיתות זה נהדר. לא רציתי לענות לך, אבל חייבת אותי. אני נתפס בקרנות המזבח? אתה יודע, חצי אמת יותר גרועה משקר. יריב לוין הוחלף בלחץ שלי יחד עם הממשלה. אתם מחליפים אותי, זה לא את מיקי לוי,

חודש או שבועיים או שלושה לפני, וכולנו במליאה הזו מבינים למה. אותי אתה מאשים שאני נתפס? תסתכלו על עצמכם בראי ותתביישו. לא רציתי לענות לך. אני מבקש את סליחתך.

חברת הכנסת סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, ג'אנה מג'די זכארנה כולה בת 15. אכן, היא מג'נין, ואני יודעת שאתם לא תזכרו את השם שלה אחרי שאני אסיים את הנאום הזה. אבל ג'אנה בת ה-15 נהרגה הלילה מאש חיילי צה"ל, חיילי הכיבוש, כאשר נכנסו לעירה ג'נין. ג'אנה הייתה על גג הבית וצלף ירה לה בראש. אתם זוכרים? זאת לא פעם ראשונה שאישה או נערה פלסטינית נהרגת מכדור בראש. גם שירין אבו עאקלה, והיה לצבא סיפור שלם, שהוא ניסה לשקר ולהתנער מהאחריות. ג'אנה הייתה ילדה בת 15 שאיבדה את החיים שלה, איבדה את התקוות שלה והשאירה משפחה מתאבלת. זה המחיר שמשלמים אנשים שנמצאים תחת הכיבוש. ולצערי הרב הרבה אנשים שנמצאים גם בצד של הכובש הרבה פעמים משלמים גם את המחיר של המשך הכיבוש הזה. וכן, גם ג'אנה נקראת שהידה. חבר הכנסת בועז ביסמוט, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, מאחר שאני רואה שאני היחידי כעת כאן,

אבי מעוז חזר מהקואליציה העתידית, אז אני חייב להתייחס לדברים, כבוד היושב-ראש,

תרכיבו כבר ממשלה. והזכרת גם את המילה, יצאה לך איפשהו המילה "שקר", לא לגביי, חס וחלילה. והייתי אומר שקודם כול בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, אני אומנם חדש פה, אבל אני קצת בקי בהיסטוריה הפוליטית של המדינה שלנו, משאים ומתנים,

אורכים קצת זמן, זה לא איזה דבר חדש,

אבל המילה "שקר", הייתי דווקא אומר שהיא יותר מתאימה לסיום המשא ומתן הקודם בממשלה היוצאת, מאחר שאדם שקיבל את המושב היקר ביותר כאן עשה את זה אחרי שקר. אז צריך לדייק קצת בשני הצדדים. עכשיו הדקה שרציתי, ויש לי עכשיו הרבה פחות.

אין שום בעיה, אני כאן. כי השקר נאמר לגבי הציטוט. זה להגיד פשוט חצי אמת, שהיא יותר גרועה משקר. אני שמעתי, אבל לגבי, לא הרחבתי, אני יכול לתת משני הכיוונים. אם היית מתייחס למה שאמרתי הייתי מאוד מרוצה.

אבל כבוד היושב-ראש, התייחסת לזה שכביכול, תרכיבו כבר, כאילו שזה לוקח לנו זמן.

ואמרתי את זה גם בנאום לפני שבוע, ואני גם יכול להגיד את זה שוב, זה קורה,

כי יש פה, אתה יודע, צד אחד. יש לנו שותפים אידיאולוגיים, אולי קצת יותר מדי לטעמך או לטעם האחרים.

ואנחנו קצת עומדים על העקרונות שלנו, אז זה לוקח זמן. לא אמרתי, אבל תרשה לי.

אם אני יכול לבקש את רשותך. נו. התייחסתי לנושא המצומצם הזה ש-48 שעות מהרגע של "עולה בידי" מחליפים את כולם.

אני עמדתי, יחד עם עוד כמה, על לא להחליף את חבר הכנסת לוין שבועיים לפני. נתתי לו את הכבוד. כאן ברור למה, אז לפחות תדייקו. אל תגידו שאני עושה תרגילים. יש קואליציה, זכותה. נסכים כולנו כאן, כל חברי הבית, גם האופוזיציה של מחר, שהחלפת יושב-ראש זה דבר שהוא אירוע ממלכתי, אירוע שאפשר גם לעשות אותו בצורה יפה וממלכתית. פה אני חושב שהסכמנו. על כל השאר בואו נריב כמה שאתם רק רוצים. בעניין של החלפת יושב-ראש אפשר לעשות את זה אחרת.

ביסמוט, איך? מחר ב-10:00, או ב-09:00,

אני לא יודע עדיין את השעה, אני מניח שנראה לכם איך. לגבי הדקה שרציתי, יקירי, לא, זו לא הבעיה. אני מוכן. אני מוכן כבר לפני חודש.

איך אני, זה קודם כול לא אתה ולא אני החלטנו, זה הציבור החליט,

אתה יודע, היו בחירות במדינת ישראל.

ביסמוט, הבנתי. זה לא, בסדר, בואו נגמור.

זה לא אני ולא אתה, זה עם ישראל. זה לא ערוץ 12. זה לא אתה ולא אני. לא, זה לא ערוץ 12, אבל הם גם כן משדרים.

הנאום בן דקה, עכשיו נשארו לי כמה שניות,

לא, אני נותן לך דקה מלאה. תמיד היית ממלכתי,

ביום שישי נסעתי לשוק, רציתי לעשות קניות, ולעזור קצת לאישה, שאני לא רואה,

ניסע לשוק רמלה. אספנו חבר מרמת אביב. היציאה מגשר קק"ל, המשטרה שם עוצרת את התנועה ומסיטים אותנו ימינה, ואני רואה תנועה, אנשים תוהים מה קרה שם. אמרו לנו, הפגנה. בסדר, הפגנה, יאללה, זכותם להפגין. בערב הבנו באמת שהייתה שם הפגנה, גם ראש הממשלה הנוכחי, ראש ממשלת המעבר, מה שאתה רק רוצה, היה שם והפגין. אין ספק שבתקשורת הציגו את זה בצורה, אני ערכתי עיתון, ואני זוכר היטב כיצד היו מציגים הפגנות של הימין, מעט מאוד אנשים. הפגנות של השמאל תמיד מוצגות כאילו באמת היה שם מינימום כיכר הבסטיליה, כשהיו שם אולי 20 30 איש, אין לי מושג אפילו כמה אנשים היו שם. כך או כך, מה אני רוצה בעצם להגיד? ואמרתי את זה ואני אומר את זה שוב:

אין לנו מונופול על האהבה למדינה הזו, אתם אוהבים אותה לא פחות מאיתנו, אבל הממשלה הזו עדיין לא הוקמה.

ככה להבעיר להבות, לבוא ולהעצים את המתח שגם ככה קיים במדינה שלנו אחרי שלוש שנים של טרללת, הייתי מציע קצת להרגיע, מיקי, זה נאום של חמש דקות.

אבל ההפגנות האלה, ולבוא ולהתסיס את הציבור, זה דבר שהוא לגמרי חסר אחריות.

ומחר ייתכן מאוד, מחר או אני לא יודע,

הייתי ממליץ לכם, קצת ממלכתיות, קצת להרגיע.

תודה רבה לחבר הכנסת ביסמוט. אם כך, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. מברכת אותך שרת הכלכלה והתעשייה חברת הכנסת אורנה ברביבאי.

ברוכים הבאים, משפחת הרכבי צרפתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני ניצבת היום על במה זו בהתרגשות גדולה, גאה לכהן כנבחרת ציבור ומודה על ההזדמנות להציג את עצמי בפניכם ובפני אזרחי המדינה. נמצאים פה היום בן זוגי ערן וילדיי תמר, אלון ונעמה, משפחתי האהובה והתומכת שצועדת לצידי ואשר עבורי היא הרוח הגבית בכל תחנות חיי. תודה לכם ותודה עליכם. דרך ארוכה עברתי מילדות בקריית אתא, בת למשפחה אוהבת אך קשת יום, ועד למשכן מכובד זה. דרך ארוכה, שבכל תחנה לאורכה שורה רוחם של הוריי זכרם לברכה, אימא בלנש, אבא ליאון ואבא אליעזר. נולדתי בקריית אתא לפני 60 שנים, בת שלישית להורים מהגרים ממוצא יווני ספרדי. אימא בלנש נולדה לרחל וז'ק בנבנישתי, יהודים מיוון, והיא עלתה לארץ ממצרים כנערה, היישר למעברה בקריית שמונה. אימא לא למדה בתיכון, אך בחוכמתה השכילה ללמד עצמה עברית לצד הצרפתית והלדינו מהבית. אבא ליאון נולד לחיים ומטי צרפתי ועלה מסלוניקי כילד קטן. בשנות השלושים משפחתו התמקמה בחיפה. אבא התגייס כנער לפלמ"ח ובמלחמת העצמאות שירת בירושלים כשהעיר הייתה במצור. אבא ליאון נהרג בתאונת דרכים במהלך שירות מילואים כשאני הייתי בת שנה בלבד. כיתומת צה"ל, את אבא ליאון אני מכירה מתמונות בדו-ממד ובשחור לבן בלבד, וכמובן מסיפוריה של אימא. אימא נישאה מחדש, ויחד עם בעלה אליעזר, שהיה לי אבא, גידלו ארבעה ילדים במציאות כלכלית קשה של משבר שנות השמונים. אימא עבדה כפועלת ייצור במפעל כימי, ואבא אליעזר, שעלה מבולגריה עם קום המדינה, עבד במפעל כגנן. הוריי היו פועלים שהשתכרו שכר מינימום, מעולם לא היה בבעלותם רכב ומעולם לא נסענו לחוץ לארץ. הבילוי הכי נחשב עבורי היה לנסוע באוטובוס ולאכול פלאפל בחיפה. עד שהתגייסתי לצה"ל, המקום המרוחק ביותר שאליו הגעתי היה ראשון לציון. לצד הקשיים הכלכליים, אימא בלנש ואבא אליעזר גידלו אותנו בהמון אהבה. בחוכמתם כי רבה היו שמחים בחלקם, מעולם לא התלוננו ולא חשו מקופחים. הם חינכו אותי שלא משנה מהיכן אני באה ועם אילו אתגרים אני מתמודדת, ההצלחה שלי תלויה רק בי ושאני יכולה לעשות ולהיות הכול אם רק ארצה ואם אעבוד קשה. עד יום מותו, אבא אליעזר לא ידע קרוא וכתוב, לא ידע קרוא וכתוב כלל. כילדה ונערה חשתי מבוכה על ההורה שאינו יודע קרוא וכתוב ושהעברית אינה שגורה בפיו. היום אין גאה ממני באבא אליעזר ובאימא בלנש. גדלתי בבית שלא היה בו עיסוק במגדר, במוצא עדתי או במצב כלכלי. הייתה רק האמונה בעצמי וביכולתי להגיע להישגים בזכות כישוריי שלי. אין ספק שהאמונה בי והאהבה שלה זכיתי מהוריי הן אלה שאפשרו לי בהמשך להעז,

לנסות וגם להצליח. בתום שירותי הצבאי בחיל האוויר המשכתי ללימודים באוניברסיטה. סיימתי בהצטיינות תואר ראשון בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, המשכתי במסלול ישיר לדוקטורט, ובשנת 1992, ואני רק בת 30, קיבלתי תואר דוקטור בתחום גנטיקה של צמחים. במשך יותר מ-25 שנים, עד שנת 2011, עבדתי כחוקרת בהשבחת ירקות, פיתחתי זנים מסחריים, בעיקר של עגבניות, ועסקתי גם בשיווק בין-לאומי. בשנת 2011, אחרי שנים רבות של פעילות התנדבותית ענפה למען הקהילה, בוועדי הורים, בשיטור קהילתי וכדומה, החלטתי כי בשלה השעה לפנות לעשייה ציבורית. בשיא קריירה מקצועית כחוקרת בחרתי לעזוב ולהקדיש את עצמי לפעילות ציבורית, החלטתי להתמודד בבחירות מיוחדות לראשות המועצה האזורית יואב במטרה להשפיע כנבחרת ציבור הנמצאת בצומתי קבלת ההחלטות. נבחרתי לראשות המועצה ב-2011 ושוב ב-2012, נבחרתי גם ב-2018, הפעם כמתמודדת יחידה. כראש מועצה ביססתי עוגנים כלכליים וקידמתי את תחום החינוך והקהילה, הקיימות ואיכות הסביבה, שימור החקלאות והשטחים הפתוחים. השקענו רבות במיצוי הזכות לחינוך איכותי לכל תלמיד ותלמידה, כך שבוגרי המועצה שלי יהיו אזרחים פעילים, מעורבים ותורמים לחברה. פעלנו כך שהתושבים הוותיקים ביואב יקיימו אורח חיים בריא, עצמאי,

יחושו שייכים, מוכללים, נחוצים ומשפיעים בקהילתם. אני מאמינה בזכות להתפרנס בכבוד מעבודת האדמה ומחקלאות ובצורך להגן על הסביבה והמרחב הכפרי. זה ציווי אישי שרק התחזק עם השנים, ושאותו אני מיישמת גם הלכה למעשה במשק חקלאי פעיל במושב סגולה, המשק שלנו. הקרקע והשטחים הפתוחים במדינת ישראל הינם משאב מוגבל שאנו מצווים לשמור עליו מכל משמר לדורות הבאים. החקלאות היא זו שמגדירה את גבולות המדינה ומעגנת את הקיום שלנו בה, שנאמר: אם חקלאות כאן, מולדת כאן. כנבחרת ציבור, חרתי על דגלי מינהל תקין ושקיפות ציבורית לצד רגישות, סולידריות חברתית ושיח מכבד ושוויוני, ואין גאה ממני בחבריי ובשותפיי לדרך במועצה האזורית יואב, עובדים, חברי מליאה, וכמובן תושבי המועצה. בכל אשר אלך, המועצה תישאר תמיד הבית שלי. כאשר נבחרתי לראשונה, כיהנו במליאה 15% נשים בלבד, שיעור נמוך ועדיין גבוה מהממוצע הארצי. בשנת 2018 הייצוג עמד על 50%. אין לי ספק שעמידתה של אישה בראשות המועצה עודדה נשים טובות וראויות להעז ולהתמודד. אני גאה על שעמדתי בראש מועצה הרואה בשוויון מגדרי לא רק ערך מוביל אלא דרך חיים. לא די בהצהרות אלא יש צורך במעשים, ובכוונתי להמשיך לפעול למען ייצוג הולם של נשים, למען עתיד ילדינו והחברה שבה אנו חיים.

אם יש עצה אחת שאני מבקשת להשיא לבנותיי או לכל נערה אחרת: האמיני בעצמך, העזי לומר את דעתך, העזי לפעול כרצונך, תגידי לא אם את לא רוצה. אל תנסי לרצות אחרים, ובוודאי שלא להתנצל על הבחירות שלך או על מי שאת. במהלך השנים שבהן כיהנתי כראש מועצה התחזקה בי ההבנה כי אני מצווה לפעול למען דמותה של החברה ואופייה של המדינה גם ברמה הלאומית. וכעת, בתום כ-12 שנים כראש מועצה, ולאור התמורות שעוברת החברה בישראל, איני יכולה עוד לעמוד מנגד. בחרתי באופן מושכל לצאת שוב מאזור הנוחות שלי ולתרום בזירה הארצית למען קידום החברה בישראל. לפני חמש שנים הצטרפתי למפלגת יש עתיד, וכעת, עם השבעתי לכנסת העשרים-וחמש, אני ממשיכה במסע של תחנות חיי. אני גאה להיות חלק מסיעת יש עתיד בראשות ראש הממשלה מר יאיר לפיד. זוהי זכות גדולה עבורי להיות שותפה במפלגה שמצעה, ערכיה ודרכיה מהווים עבורי בית פוליטי אמיתי, בית שמתחייב לשמור על החברה הישראלית, לחזק את מוסדות המדינה, לתת כבוד לסמלים ולערכים דמוקרטיים של שוויון, שמירה על כבוד האדם, סולידריות,

וקבלת האחר. הצטרפתי לנבחרת מצוינת ומגוונת, ואני מבקשת להודות לראש הממשלה יאיר לפיד ולחברי הסיעה על האמון שנתנו בי. אנחנו בהחלט באנו לשנות. אני רואה בתפקידי שליחות למען עתיד המדינה, עתיד החברה ועתיד ילדינו. בעת הזו אני קוראת ליושבי הבית להחזיר את גבולות השיח למקום מכבד וערכי. השיסוי, אי-אמירת אמת, הקטנת האחר, אינם הדרך. מדינת ישראל נמצאת בצומת קריטי. עלינו, עליי, מוטלת אחריות כבדה. אנו מחויבים להעניק אופק לאזרחים, להבין שחיינו כאן שבריריים ושעלינו לשמור על חלקת האלוהים הקטנה שלנו מכל משמר. חינוך ערכי לדמוקרטיה הוא משימה לאומית. אם לא נקיים אותו, נאבד אותה, את הדמוקרטיה. התודעה הדמוקרטית היא שמסמנת את גבולות האסור והמותר, את קיומו של ויכוח לגיטימי. אין ולא יכולה להיות דמוקרטיה שרק מיעוט מאזרחיה מכיר ומוקיר את ערכיה ומכבד את מוסדותיה. אל לנו לגעת בחוקי היסוד, כי אם נתחיל, ייפרץ הסכר, והסכנה גדלה. אנו מחויבים להמשיך לשמור על צביון דמוקרטי ופלורליסטי. מצווים להגן על הערכים שעליה קמה והושתתה המדינה היהודית, ערכי הציונות, אהבת האדם, שוויון הזדמנויות וערבות הדדית. בעבר שימשתי בהתנדבות במשך כעשור כיו"ר "שותפות ביחד" מטעם הסוכנות היהודית, למען הידוק הקשר עם הקהילה היהודית בארצות הברית, זאת מתוך ציונות ושייכות מושכלת ופעילה לעם היהודי. אני רואה חשיבות רבה בהידוק הקשר עם יהדות התפוצות, מתוך הבנה שקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תלוי גם בחוסנן וזהותן היהודית של הקהילות היהודיות בחו"ל. אני אזרחית ישראלית גאה, אני יהודייה גאה, אני חילונית גאה. יהודייה נולדתי וככזו אמות. אל לנו לקחת את הדמוקרטיה הישראלית כמובנת מאליה. אל לנו לקחת את מדינת ישראל כמובנת מאליה. פתחתי בהוריי, ואני מבקשת לסיים איתם. הוריי היו אנשים טובים שעבדו מבוקר עד ערב, אבל תמיד היו שם בשבילי, גאים בי, מקבלים אותי, ולא שיפוטיים. מהם למדתי על חשיבותה של חריצות ועבודה קשה. אני חבה הרבה מאוד להוריי האהובים ומבקשת להודות להם מעל במה זו על מי שאני, על האהבה שהרעיפו עליי, על הבית מלא שמחת החיים שבו גדלתי ועל החוסן הנפשי שהעניקו לי. בכל תחנות חיי נסיבות ילדותי היוו מנוע צמיחה אישית עבורי. היום, במיוחד במעמד זה, אימא ואבא, אני כה מתגעגעת ואתם כה חסרים. "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון,

חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות". אני מאחלת לכולנו שגם הדורות הבאים יזכו לחיות בפלא שנקרא מדינת ישראל, בזקיפות קומה, כבוד וגאווה. אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. ברוכה הבאה. תודה רבה, בבקשה לשבת, חברי הכנסת. השרה ברביבאי,

איזה כיף שאני יכולה עוד להגיד את זה, הלוואי שיכולתי להגיד את זה עוד הרבה זמן, עוד נחזור.

אני יותר מגאה להגיד דברי ברכה ליקירתי מטי, שמצטרפת פה אלינו למפלגת יש עתיד ובכלל לפוליטיקה הפרלמנטרית ברמה הזאת, של הכנסת. אני חשבתי, מה אני אוכל להוסיף לדברים שהייתי בטוחה שתאמרי, דברי עומק שמתחברים לערכים הכל-כך חשובים שאת מביאה לכנסת. אז אמרתי, אני אלך למקצוע שלך. את דוקטור לגנטיקה, 25 שנה חקרת צמחים, אז בואי נלך לתחום העיסוק שלך ונראה מה תחום העיסוק שאת כל כך התחברת אליו כדוקטור מצטיינת יכול לספר לנו על אודותייך. אז מצאתי. לא דברים כאלה מסובכים לגבי הצמחים, אבל הסתכלתי על הדינמיקה של הצומח. כולנו יודעים שצמח הוא לא פסיבי, הוא קולט מידע מהסביבה המשתנה שלו, הוא מתפתח והוא מתאים את עצמו באופן הגידול שלו לסביבה שלו. צמח מסוים, אותו צמח, יגדל במקום אחד בצורה כזו, רם מהנהן, אדון נהלל, ובמקום אחר יגדל בצורה אחרת. ולך אני רוצה להגיד, מטי: כך גם את, יודעת לחיות את השטח, להיות קשובה לצרכים השונים ולהתאים את המענה לכל צורך. את חיה את המתרחש כנבחרת ציבור רלוונטית ואקטיבית, יכולנו להתרשם מזה מקרוב ב-12 השנים האחרונות שהיית ראש מועצה. את מגיעה אלינו אחרי 12 שנים שבהן היית ראש מועצה, וצריך להגיד שכשנבחרת היית אחת

זאת אומרת, זה לא רק שהיית חריגה כדוקטור בת 30, אלא גם בעובדה שלקחת על עצמך מסלול חיים של השפעה וציבוריות. לקחת חלק בציבוריות הישראלית. אני חושבת שגם זה מלמד משהו עלייך, כאישה, וגם אולי על הרצון והיכולת לעזוב את אזור הנוחות וללכת למקום שבו את יכולה לעשות למען אחרים. כן, מטי, לא רק צמחים. אז על זה אנחנו יכולים רק להכיר תודה, והערכה. ועשית את זה מתוך תחושת שליחות עמוקה ורצון להיות מקור אנרגיה, לא רק לצמחים, גם לנו, פשוטי העם, לצורכי החברה הישראלית. ואם אנחנו חוזרים לגנטיקה, אז אנחנו כולנו יודעים שאת מערכת השורשים של הצמח אנחנו אומנם לא רואים, אבל אנחנו יודעים שהיא נטועה עמוק בקרקע והיא בעצם זו שמאפשרת לצמח לשוב ולהתחדש מדי עונה. כך גם את, מטי, שורשייך נטועים בחברה הישראלית, נולדת וגדלת בקריית אתא. אני יודעת שיש לכם, לך ולמשפחה, משק חקלאי במועצת יואב. ואת זוכרת מצוין מאין הגעת, מתוך תחושת שייכות חזקה לחברה, לארץ ולמדינה. ואם כבר מדברים על צמחים, אז עוד נקודה. אנחנו כולנו יודעים שצמחים חיים במשפחות, כך אני זוכרת עוד ממבחן הבגרות בביולוגיה, היינו צריכים לקטלג אותם לפי משפחה. אז אנחנו גאים, טוב שאת זוכרת את מבחן הבגרות בביולוגיה. רק על זה את צריכה להישאר שרה. לא להפריע לי, גברת מירב, לא להפריע לי. ככזאת, אני רוצה להגיד לך שגם בחיים הפוליטיים, במשפחה הזאת של יש עתיד, אנחנו שמחים מאוד על הצטרפותך אלינו. דיברת פה על הערכים שלך, על החשיבות של שמירה על הדמוקרטיה,

וגם על העובדה שאף אחד לא יגדיר לנו את יהדותנו. אנחנו מרגישים יהודים גאים, לצד הדיבור על שוויון ועל דמוקרטיה, ואת מתחברת היטב היטב גם לשיח שמתקיים היום, ושנמשיך כמשפחת יש עתיד לעשות. אבל אנחנו גם יודעים שאת עטופה במשפחה הנפלאה שלך שנמצאת כאן,

הילדים, הנכד נגב, ובעזרת השם, הפרי שצומח בדרך. אז ברוכה הבאה, יקירתנו. אין לנו ספק שתתרמי רבות לעשייה הפרלמנטרית,

גם לאזרחי המדינה. נאחל לך כולנו שתמשיכי לצמוח, להניב פירות,

גם קצת ירקות, אמרת שמיינת וסיווגת ירקות, ובהחלט להשפיע על כולנו. תודה רבה. תודה רבה. מטי, אני רוצה להגיד לך שאת היית הזרז שבגללו שינינו את המיקרופונים על השולחן. עכשיו שומעים אותך, לאן שאת מזיזה את הראש, ואפשר להניח את הדפים באמצע, הם איכותיים. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אני מתכבד להזמין אותך לנאום בכורה. בבקשה. יברך אותו חבר הכנסת מנסור עבאס. שקט במליאה, בבקשה.

כבוד יושב-ראש הכנסת,

אני יאסר חוג'יראת, בן של מחמוד,

לברכה, ופטמה, שתיבדל לחיים ארוכים, נשוי לאבתיסאם, ואבא לשישה ילדים, אסיל, ד"ר סאג'ה, הדיל, מחמוד, אדם וריתאל, בן לשבט חוג'יראת, המתגורר בכפר הערבי הבדואי ביר אל-מכסור אל-מקמאן. חלק מהשבט גר לפני קום המדינה בהר אל-דהרה, ליד כפר כווכב אבו אל-היג'א, באזור משגב. שקט, בבקשה. לפני שאתחיל את נאומי, אני אספר לכם, ברשותכם, קצת על עצמי. אני בן 56, עוד מעט 57, בדצמבר, בוגר האוניברסיטה העברית בתואר ראשון בביולוגיה, תואר שני בביוכימיה ותואר שלישי בגנטיקה, גנטיקה של האדם, ולא גנטיקה של הצמחים, אז אני מכיר את הדנ"א שלכם. בשנת 1975 סיימתי פוסט-דוקטורט במכון המלכותי באנגליה, מה שנקראImperial Cancer Research Fund, ICRF, הקמתי וניהלתי במשך 11 שנים את המעבדה לגנטיקה מולקולרית בבית חולים העמק. עבדתי כפרויקטור להקמת המעבדה לשבבים גנטיים בבית חולים כרמל, ראש מינהלת המחקר בבית חולים זיו בצפת. בשנתיים האחרונות ניהלתי מעבדה לבדיקת קורונה, נבחרתי לראשות המועצה המקומית בין השנים 2008 ל-2013. במשך שלוש שנים הייתי מנכ"ל חברת אלפנאר, שהקימה וניהלה את מרכזי ריאן ליישובי החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בתעסוקה. חבריי חברי הכנסת, כפר ביר אל-מכסור הוא כפר שקט ותושביו מלח הארץ. ב-6 בינואר 2021, ביום שמשי שבו יצאה קבוצת ילדים בגילאי ארבע עד חמש לשחק במשחקייה בכפר, דבר שנדיר למצוא ברוב היישובים הערביים, הילדים שיחקו, היו מבסוטים, עד שנחת כדור מרובה M16 בראשו של עמאר חוג'יראת בן הארבע ורצח אותו. המדינה כולה הזדעזעה מהרצח הנורא הזה. התפללתי שהרצח של עמאר יהיה הרצח האחרון, אך לצערנו הרצח בחברה הערבית נמשך והצטרפו לרשימה עוד מקרים של רצח ילדים, לא מזמן בג'סר א-זרקא ולפניו בכפר כנא. החברה הערבית מותקפת בטרור אזרחי, וחובתנו לטפל בו בדחיפות. הטרור האזרחי הוא איום על כולנו, על הילדים, הנשים והגברים. הטרור האזרחי לא מבדיל ולא יבדיל בין דת,

אין חסינות לאף אחד. התחלתי את נאומי בסיפור המזעזע של עמאר כדי להזכיר לכל אזרחי המדינה בכלל, ולחברי הכנסת העשרים-וחמש, כי החברה הערבית מדממת. בכנסת העשרים-וארבע מפלגת רע"מ החליטה להיות חלק מהפתרון ולא לשבת על הגדר. כפועל יוצא להחלטה זו רע"מ הצטרפה לקואליציה, צעד פוליטי תקדימי והחלטה היסטורית אמיצה.

גם יהודים וגם ערבים, בירכו על צעד זה וראו בו את התקווה לחיים משותפים, ורבים התנגדו והסיתו נגד רע"מ. רע"מ, באחריות גדולה, החליטה לשים את האתגרים של החברה הערבית והאזרחים הערבים בישראל בראש סדר העדיפויות, ובראשם טיפול בפשיעה ובאלימות, מצוקת הדיור, הכרה בהסדרת היישובים הלא-מוכרים בנגב, שיפור רמת החינוך ורמת החיים בחברה הערבית. רע"מ קידמה תוכנית חומש להגברת האכיפה, המאבק בפשיעה ובעבריינות מאורגנת וחיזוק הביטחון האישי והקהילתי. את פעולותיה התחלנו לראות בשנה האחרונה. יש מי שיגיד שהתוכנית לא הצליחה, נכשלה, אבל בדיקה מקצועית של המספרים הראתה שאכן יש ירידה בתופעת הפשיעה והאלימות, ובמיוחד במקרי הרצח. הרי כל אדם הוא עולם ומלואו. חבריי חברי הכנסת, שאלתי היא האם נצליח לתת אופק לצעיר הערבי לעתיד יותר טוב? אני רואה בתפקיד שלי שליחות, לשרת את החברה הערבית באופן אישי, ואת כל האזרחים באופן כללי, בנגב, במרכז, במשולש, בגליל ובערים המעורבות. אני רוצה לפעול בכל כוחי, יחד עם כל חבר כנסת או מפלגה שרואה לנכון, לתת תקווה לציבור הערבי. רוצה שלכל צעירה וצעיר ערבים תהיה היכולת לבנות בית, לקנות דירה, לעבוד בתעסוקה מכבדת, עם שכר המאפשר חיים בכבוד, ושתהיה להם האפשרות להקים משפחה וליהנות מהחיים. כראש מועצה לשעבר ומנכ"ל אלפנאר, שהקימה וניהלה את מרכזי ריאן לשילוב החברה הערבית בתעסוקה,

היום יש מחסור במגרשים לבנייה בכל היישובים הערביים בארץ כתוצאה מחוסר קרקע מוצעת לבנייה, ואני אתן דוגמה. בכפר אבטין, כפר ערבי בדואי הנמצא במחוז חיפה השייך למועצה אזורית זבולון, היה לאחרונה שיווק של מגרשים. עלות מגרש של 400 מטר היא כ-1.2 מיליון שקל. צעיר נורמטיבי בכפר אבטין משתכר משהו כמו 7,500 שקל. חישוב קטן, המשמעות היא שצעיר מכפר אבטין צריך לעבוד מעל ל-13 שנים כדי לקנות מגרש, וכל זה מבלי שיתחיל לבנות בית. הקושי בהשגת דיור מביא לתסכול אצל הצעיר הערבי ומכאן הדרך לעולם הפשע קצרה מאוד. זה לגבי הבנייה.

כמי שמכיר את הנתונים, הרבה אקדמאים מובטלים,

רופאים שאין להם מקום להתמחות ועוד הרבה דוגמאות. אין מקומות תעסוקה זמינים בטווח של 30 קילומטר. כמעט ברוב היישובים הערביים אין אזורי תעשייה ומסחר. זה גורם מאוד משמעותי לאבטלה בחברה הערבית בכלל ובקרב נשים ערביות בפרט.

עוד דוגמה: אחוז המועסקים בחברות ממשלתיות כמעט שואף לאפס. אציין כאן שהצלחנו,

יחד עם הקואליציה בכנסת העשרים-וארבע, להביא תוכנית כלכלית, תקאדום, הנותנת פתרון לכל הסוגיות שהעליתי. את הניצנים של התוכנית התחלנו לראות עכשיו. הגעתי לכאן כדי לקדם את הנושאים הללו למען החברה הערבית, ולדעתי זה צריך להיות האינטרס של כולנו בבית הזה, קואליציה ואופוזיציה, ימין, מרכז ושמאל. אני מדבר על אינטרס לאומי, שצריך לשים אותו בראש סדר העדיפויות. חברי הכנסת הנכבדים. אנחנו חיים יחד, אחד ליד השני, אחד בתוך השני. הגיע הזמן שנשלב כוחות ונעבוד יחד למען כולם, כדי שיהיה טוב לכולם, ערבים ויהודים. לכן חשוב גם לשמור על מרקם היחסים בין שתי החברות. מכאן אני פונה, הוא לא נמצא כאן אבל אני פונה גם לראש הממשלה העתידית ואומר לו שמפלגת רע"מ נכנסה לקואליציה כדי שתהיה שחקן לגיטימי בפוליטיקה הישראלית. היא מימשה את הזכות האזרחית להיות גורם משפיע לטובת האזרחים הערבים. היא עשתה בעיניי צעד אמיץ כדי לשרת את החברה הערבית בתוך מדינת ישראל. אני מבקש מראש הממשלה העתידי ומהשרים הבאים להמשיך ולקיים את ההחלטות שהממשלה הקודמת קיבלה, במיוחד תוכנית תקאדום, 550, תוכנית מיגור הפשיעה, 549, ושאר התוכניות הממשלתיות.

אני מבקש לשמור על הסטטוס קוו במסגד אל-אקצא ועל קדושת המקום, ולהרחיק כל גורם פרובוקטיבי קיצוני שמוביל או יוביל להסלמה בירושלים ובכלל אולי בכל הארץ.

כדי שיהיה טוב לכולנו וכדי שנזכה לשקט, הגיע הזמן גם לקדם ולסיים את תהליך השלום עם הפלסטינים. (אומר בערבית: כמו שנאמר בקוראן הקדוש, בשם האל הרחמן הרחום, אוי אנשים, אנו בראנו אתכם זכרים ונקבות ועשינו אתכם עמים ושבטים כדי שתכירו, הרי המבורך יותר מביניכם בעיני האל הוא החסיד יותר,

כאן אלוהינו מזכיר לנו שהוא ברא אותנו זכר ונקבה ועשה אותנו שבטים

אני יושבת ומכבדת ואני לא מבינה, רגע, רגע, רגע. אני מתנצל. (הניסיון הרב הזה, אשר אני מודה לאל עליו, רק הגביר ההבנה שלי לבעיות של החברה הערבית

בהצלחה. חבר הכנסת עבאס, אני מתנצל. בבקשה לעלות ולברך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, זאת פעם ראשונה שאני עולה על הדוכן בכנסת הזאת, אז זאת הזדמנות לברך את כל חברי הכנסת החדשים והישנים ולאחל הצלחה לכולם, הוותיקים והלא-ותיקים. חבר הכנסת משה ארבל בנדיבותו אמר: עשיתם בחירה טובה. אתה צודק, חבר כנסת משה ארבל. אנחנו גאים שחבר הכנסת ד"ר יאסר חוג'יראת הצטרף לנבחרת של רע"מ ולנבחרת של חברי הכנסת. הוא תרומה משמעותית. אין ספק, מי שמסתכל,

שומע על ה-CV, על הרקורד שיש לו בעשייה המדעית, המקצועית, ועל התרומה שלו בתחום הבריאות, תפיסת העולם שלו, השם שלו. כמובן. אנחנו נתקדם לזה. אין ספק שאנחנו גאים בהישגים שלו. אין ספק, כאשר איש כזה, שבא מהרקע החברתי וגם המדעי הזה, משתלב בעשייה הפוליטית, אין ספק שהוא תרומה אדירה למערכת הפוליטית באופן כללי, לכנסת, וגם לייצוג הערבי בתוך מדינת ישראל. ולכן,

אני מברך את חבר הכנסת ד"ר יאסר חוג'יראת, מאחל לו הצלחה. אני בטוח שהעשייה והיכולת שלו להוציא את המיטב בכל תחום שהוא עסק בו ישתקפו גם בעשייה הפוליטית שלו, והוא יהיה אחד מחברי הכנסת המצטיינים, שבהחלט ישרת את החברה הערבית, את המגזר הבדואי בתוך החברה הערבית, וכמובן הוא ישרת את כל אזרחי המדינה, יהודים וערבים. בוודאי שמעתם על החזון המדיני, החזון הכללי שהוא הציג והעלה. ואין ספק שהראייה הרחבה הזאת, לשלב בין ראייה פוליטית רחבה וחזון שמביא את כולנו לחיות ביחד בשלום, בביטחון, בשותפות ובסובלנות, כפי שהוא הציג את זה, שמה אותו במקום מאוד מיוחד ומוביל. דרך חבר הכנסת יאסר חוג'יראת אני רוצה גם להבליט את החברה הערבית. לפעמים לא שמים לב שאנחנו מדברים על חברה שגם בתוכה

בעבר, אדוני היושב-ראש, השתמשו בביטוי "מגזר ערבי", וכל הסוציולוגיה של מגזריות מאוד מושרשת בתרבות הפוליטית והחברתית במדינת ישראל, אבל היא לא משקפת את התמונה האמיתית בתוך החברה הערבית. אם אנחנו מדברים על מגזריות, אפשר להגיד שיש חברה ערבית אבל בתוכה יש מגזרים, כמו שיש חברה יהודית שמכילה את כל המכלול היהודי במדינת ישראל, ובתוך זה יש מגזרים שונים, עדות וקבוצות ומוצאים שונים. תרומתה של רע"מ היא שבייצוג שלה היא נתנה הזדמנות למגזרים ולחלקים שמאוד הוזנחו, או הופלו, או הודרו גם בתוך החברה הערבית עצמה, היא נתנה להם הזדמנות להיות מיוצגים ולהוביל תהליכים. בעצם, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת הוא אומנם על תקן חבר כנסת שמייצג את כל החברה הערבית, אבל אין ספק שגם מבחינת ייצוג הוא בא ממגזר מוגדר, היישובים הבדואיים בצפון. אין ספק, שהמגזר הזה, הקהילה הזאת לא זכתה לתשומת לב לא מכיוון המדינה ולא מכיוון ההנהגה הערבית. גם אצלנו בתוך החברה הערבית יש מרכז ופריפריה, וזה אפילו השתקף בפעילות, בהחלטות ובמאמצים שנעשו בשנים האחרונות. אני אתן דוגמה. כאשר דובר על תוכנית החומש הקודמת, 922, כמעט 50% מהערבים

היא מכילה את הרשויות המקומיות הערביות, את השלטון המקומי הערבי, כמו דיר חנא, עראבה, סח'נין, אבל היא לא מכילה את היישובים הבדואיים בצפון,

היא לא מכילה את הציבור הערבי בתוך הערים המעורבות, שהוא לא פחות מ-10% מהציבור הערבי. היא לא מכילה את היישובים הערביים שנמצאים בתוך המועצות האזוריות המשותפות, היהודיות, בואו נקרא להן גם. ורוב היישובים האלה הם יישובים בדואיים, במיוחד בצפון. אנחנו מדברים על ואדי סלאמה, מדברים על חוסנייה, מדברים על כמאנה המזרחית המערבית, ערב אל-ח'וואלד, ערב אל-חמארה, אבטין, ראס עלי, ועוד כל היישובים, אנחנו ספרנו כמעט 33 יישובים כאלה בכל הארץ, וכמובן, הנתח הגדול נמצא בגליל,

מה זאת אומרת? זאת אומרת שרע"מ כמפלגה, בהיבט הזה היא על-מגזרית, והיא הצליחה גם בפעילות הפרלמנטרית שלה אבל גם בעשייה שלה בשנה האחרונה. בשנה האחרונה, כאשר קידמנו המון החלטות לחברה הערבית, אנחנו לא שכחנו אף מגזר. אתה תלמד את תוכנית החומש 550, ותמצא שם את הרשויות המקומיות הערביות שהיו ב-922, אבל תמצא רשימה של 33 יישובים שנמצאים בתוך המועצות האזוריות עצמן, אתה תמצא שם את הציבור הערבי, את החברה הערבית, את המגזר הערבי שנמצא בתוך היישובים המעורבים. אדוני היושב-ראש, זה הציבור שכולם שכחו אותו, הממשלות הקודמות, העיריות של לוד, רמלה, יפו, עכו, וגם ההנהגה הערבית. אנחנו חייבים להיות עם ביקורת עצמית. רק הממשלה הזאת, שעדיין קיימת, כללה אותם בתוך ההחלטה הכללית 550, תוכנית תקאדום, וכמובן בתוך תוכנית מיגור הפשע והאלימות. אבל לפחות עוד שלוש החלטות ממשלה יצאו בהקשר הזה, והיינו ממשיכים את הדרך הזאת. ולכן, כמובן אני עומד כאן לא לתת נאום פוליטי ולא להסביר על תוכניות. אבל בהחלט הנוכחות של חבר הכנסת ד"ר יאסר חוג'יראת מסמלת את הגישה הזאת, הגישה הנכונה. וכמובן, שיושבים לידו עוד שני חברי כנסת שאני יכול בוודאות לשלב אותם בשיח הזה, חבר הכנסת יוסף עטאונה, שאני גם מנצל את ההזדמנות לברך אותו. עוד לא נתת נאום בכורה יוסף? נתת? כן. הוא מחורה, מהנגב. לידו גם אחד מהחברים שלנו מנבחרת רע"מ, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, שגם נבחר מטעם רע"מ ומייצג את הציבור הערבי בנגב, שגם שם יש לנו אתגרים רבים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. הגישה המכילה הזאת של רע"מ היא גישה נכונה. היא גם משתקפת גם ביחס שלנו לקבוצת הרוב, לחברה היהודית עצמה, ובגישה שלנו ליצור שותפות פוליטית ברמות שונות כדי שנוכל לקדם ביחד את הנושאים החשובים לנו. עוד נקודה אחרונה שגם קשורה לד"ר יאסר חוג'יראת. הוא ציין את ביר אל-מכסור והזכיר את אבטין ועוד מיני יישובים. המודל הזה שקיים בצפון, אדוני היושב-ראש, של יישובים קטנים מבחינת מספר התושבים שם, שהפתרון שלהם היה במסגרת מועצות אזוריות, שבעה יישובים נמצאים במשגב,

בזבולון, ארבעה-חמישה, בגלבוע. אני תמיד הסברתי: אנחנו רוצים להתמודד בהצלחה עם בעיית היישובים הלא-מוכרים בנגב, אם המועצות האזוריות וגם היישובים היהודיים שנמצאים שם, דימונה ושאר היישובים, ירוחם, אם גם הם לא ישלבו ידיים ביחד עם המועצות המקומיות והאזוריות שם, אנחנו לא נצליח לתת פתרון לכמעט 144,000 אזרחים שלא נמצאים בתחום המוניציפלי ושחייבים בסופו של דבר פתרון. תמיד אמרתי הייתה ועדה שבשנות השבעים-שמונים-תשעים קראו לה ועדת ה-40. מה זאת ועדת ה-40? אלה 40 היישובים שלא מוכרים, לא מוסדרים מוניציפלית, בצפון, והזכרתי רבים מהם. היום, אדוני היושב-ראש, כולם מוסדרים. כולם נמצאים במסגרת השלטון המקומי ומתפתחים בצורה יפה מאוד. ולכן, אני ניסיתי שנעתיק את המודל הזה גם לנגב, וסוף-סוף נוכל להגיד: הינה, יש פתרון הולם, צודק, שנותן לא רק הזדמנות שווה אלא הזדמנות עם העדפה מסוימת לאוכלוסייה הזאת. ואני עדיין אחזור ואדגיש את הנושא הזה. הצלחות יש. אפשר ללמוד מההצלחות האלו, ולקדם אותן במקומות, אם יש רצון וכוונות טובות. אנחנו כרע"מ כמובן מחויבים לזה. והצטרף אלינו חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. הוא הזכיר את ההשתתפות שלנו בקואליציה. הוא בעצם רצה לבוא ולחזק את רע"מ כדי שתוכל להמשיך ולהיות שותפה ומשפיעה, אבל כרגע אנחנו נמצאים בעידן אחר. בכל זאת אנחנו נשקיע מאמץ פרלמנטרי ופוליטי ונמשיך לדבוק במטרות ולעבוד ליישום ההחלטות ולהביא עוד החלטות טובות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אנחנו מברכים את שני חברי הכנסת שנאמו נאומי בכורה. אני מבקש להודיע, הוגשה מועמדות נוספת, של חבר הכנסת איימן עודה. הוא מצטרף ליריב לוין מטעם סיעת הליכוד ולמירב בן ארי מטעם סיעת יש עתיד. איימן עודה מטעם סיעת חד"ש-תע"ל. כן. אני פשוט, כדי לא לאחר מילאתי את חובתי,

שלושה?

זהו, שלושה מועמדים. עד איזו שעה? עד סגירת המליאה היום. לא עד סגירת המליאה. עד שהנושא הזה יעלה לסדר-היום.

עד שהנושא הזה יעלה יכול להיות עוד אחד. אבל בעיקרון אין כרגע. חברת הכנסת השרה מירב כהן, בבקשה, בואי תגידי, מה פירקו את המשרד המצליח שלך, כל כך חבל. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה בנאום שלי היום להתייחס לתחום שאני חרדה לו במשרד שלנו, כיוון שהוא, לצערי, לא בקונסנזוס, וזה התחום של הדאגה לקהילת הלהט"ב. אני רוצה להפנות את הדברים שלי לחבר הכנסת נתניהו, ראש הממשלה המיועד. חבר הכנסת נתניהו, מאוד קל לומר באנגלית לתקשורת הזרה שאתה תומך בקהילת הלהט"ב. מאוד קל לתדרך מאחורי הקלעים את העיתונאים שאין מה לחשוש, שלא תהיה שום פגיעה בזכויות של קהילת הלהט"ב.

בוא נשמע אותך אומר את הדברים מעל בימה הזו, לנו וגם לשותפים שלך. בוא ותגיד את הדברים גם לשותפים ההומופובים שלך אבי מעוז,

ואורית סטרוק. בוא נשמע את כל ההבטחות האלה כאן בכנסת בעברית פשוטה וברורה. יותר מכך, בוא נראה מעשים. אשמח לספר קצת על המעשים שלנו ולשתף בפעילות של הממשלה היוצאת למען קהילת הלהט"ב. כשרה לשוויון חברתי הייתה לי הזכות לרכז את הטיפול למען הקהילה. העברנו לראשונה בהיסטוריה החלטת ממשלה מרגשת שהסמיכה פורמלית את ממשלת ישראל, באמצעות המשרד לשוויון חברתי ומשרד הרווחה, לספק מענה לקהילה הזו. אישרנו במסגרת התקציב האחרון תוכנית תלת-שנתית בסך של 90 מיליון שקלים למען קהילת הלהט"ב. תמכנו באמצעות קולות קוראים, מבחני תמיכה ומיזמים משותפים בשורה של ארגונים חשובים שפשוט מצילים נפשות יום-יום, ביניהם האגודה למען הלהט"ב, עמותת מעברים וגם עמותות שמתמחות במתן סיוע לציבור הדתי כמו שובל, חברותא ובת-קול. כי מה לעשות, גם אחרי כל ההכחשות וטיפולי ההמרה, יש להט"בים גם בציבור הדתי. אני גאה במיוחד בתוכנית שיזמנו לתמיכה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ שמגבשות ומפעילות תוכניות מקומיות לסיוע לקהילת הלהט"ב. יש לנו היום בתים פתוחים באילת,

בירוחם, באשקלון,

בנתניה, בקצרין ועוד ועוד. ביותר מ-100 רשויות מקומיות הקמנו בתים פתוחים למען קהילת הלהט"ב, ובכל רשות עשינו את זה בהתאמה לאופי הרשות. אנחנו נעמוד על המשמר כדי לוודא שכל הבתים הפתוחים האלה ימשיכו לפעול, לא רק בתל אביב, בכל רחבי המדינה, כי צריך להיות בית חם לקהילה הגאה. מר נתניהו, כל מפלגות הקואליציה שלך מתנגדות לקהילת הלהט"ב. חלק מחברי הכנסת תחתיך מתבטאים בצורה חשוכה, שמלבה פחד ושנאה כלפי הקהילה הזו, והאמת שגם כלפי קהילות אחרות. אבל אתה, אתה אמור להיות האביר ששומר על זכויות הקהילה. אתה זה שאומר באנגלית רהוטה שממש אין מה לדאוג. אז בוא תגיד לנו את זה פה גם בעברית. אז בוא ותספר לנו איך תגן עליהם. ספר לנו איך תשיג שוויון. בוא תבטיח לנו שכל התוכניות האלה שסיפרתי עליהן ימשיכו לפעול. בוא תצהיר מעל הבימה הזו גם לשותפיך אבי מעוז, בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, ולכל הכנסת ולעם ישראל, שאתה הולך להגן על זכויות קהילת הלהט"ב, שזו גם המדינה שלהם. רבים בקהילה חוששים מאוד מאז הבחירות. ואם אתה באמת מתכוון להיות ראש הממשלה של כולם, אתה צריך להתייצב כאן ולתת להם גיבוי גם במילים וגם במעשים.

תודה רבה. אנחנו ניגשים לסעיף הבא בסדר-היום: בחירת יושב-ראש הכנסת. דיון אישי עד יום שלישי,

13 בדצמבר, בשעה 09:00 לכל המאוחר. על פי ההסכמים שהגיעו אליהם האופוזיציה והקואליציה, ביום שלישי בשעה 09:00 סיכום הדיון עד לשעה 10:00, ובשעה 10:00,

ההצבעות בדיוק. אני אשב פה. אז תסמכו עליי שזה יהיה מדויק. אם כך, אנחנו ניגשים לרשימת, המועמדים, אבל אמרתי. עוד פעם אתה רוצה? לבקשתו של מזכיר הכנסת עוד פעם אקריא את המועמדים בנושא זה. מטעם סיעת הליכוד, חבר הכנסת יריב לוין, מטעם סיעת יש עתיד,

ואם יש סיעות נוספות שירצו להצטרף עד לתחילתו של הדיון,

אבל אין פה אף אחד.

אה, זה תחילת הדיון?

נסגרה ההרשמה למעשה למועמדים נוספים, כי זה תחילתו של הדיון. אתה לא ראשון, אבל.

מירב בן ארי.

אז בואו נקפוץ לחבר הכנסת בן ברק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תרשה לי, בבקשה, אדוני היושב-ראש, בראשית דבריי להודות לך על השירות ועל האופן שבו מילאת את תפקידך כיו"ר הכנסת בשנה וחצי האחרונות. לדעתי, התנהלות חברי האופוזיציה במהלך כהונתך, כולל הניסיון המבחיל, אין לי מילה אחרת, לפגוע בך באופן אישי והניסיון הנואל שלהם לצייר את הממשלה שהייתה פה כממשלה לא לגיטימית, חוסר הנכונות לקבל את תוצאות הבחירות, אי-התייצבותם בוועדות הכנסת השונות והשפה הבוטה והלא-מכובדת שבה השתמשו כאן ממש מהדוכן הזה, למרות כל אלה, אדוני היו"ר, הצלחת לשמור על ממלכתיות ואיפוק. על כך אני מודה לך בשמי, ואני מאמין בשם רבים אחרים שבזכותך הצלחנו לשמור על איזשהו אופי ממלכתי ומכבד.

אני מבין שחבר הכנסת נתניהו והחבורה שמסביבו החליטו לשנות את חוקי המשחק והחליטו למנות יו"ר זמני לכנסת, אז בואו ואספר לכם: אין דבר כזה יו"ר זמני לכנסת. הם יכולים לבחור יו"ר שיתפטר אחר כך, אבל לא כתוב בשום מקום שניתן לבחור מראש מישהו זמני לתפקיד. אבל אותם עד כדי כך לא מעניינים הנהלים, הפרוצדורה והחוקים, ואין להם בעיה לבזות את הבית הזה ולהחיל כאן סידורים חדשים שלא היו כמותם. נתניהו, שלכאורה נבחר באופן דמוקרטי, אבל בפועל מתנהל כדיקטטור במפלגתו, עושה בחברי הכנסת ככל העולה על רוחו ומכתיב להם מה יהיה ואיך יהיה, באופן תמוה אותו נתניהו חזק על חברי מפלגתו, אבל חלש, חלש מאוד, באופן מעורר רחמים כמעט, מול השותפים הקואליציוניים שלו. הוא כנראה יודע היטב את מצבו המשפטי האמיתי, הוא מבין איך זה הולך להיגמר, ולכן הוא מוכן לתת הכול כולל הכול כדי להבטיח את זה שהם יתמכו בכל אותם חוקים הזויים, פרסונליים, שכל מטרתם היא לפרק את המבנה הקונסטיטוציוני של הפרלמנט, של מערכת הבלמים והאיזונים ושל היכולת שלנו לנהל משטר דמוקרטי גם בהיעדר חוקה כתובה. ואת כל זה הוא נותן למי? לחבורה של קיצונים שרוצים לחזור למלכות ישראל, למפלגות סקטוריאליות, שכל דאגתן היא למגזר האישי שלהן. הוא מוכן לרמוס כאן הכול, לפרק את משרד החינוך, להכניס פוליטיזציה לצה"ל, שהוא צבא העם, לתת לשר פוליטי לקבוע מה יחקרו כאן ובאיזו עוצמה יחקרו, הכול כדי שהוא יוכל לבטל את משפטו, והוא ומשפחתו יוכלו להמשיך לשבת בבית בבלפור. האם לזה התכוונו כל אותם אנשי ליכוד שהצביעו לנתניהו? האם הם העלו על דעתם שהוא ילך רחוק עד כדי כך? האם הם ניחשו כמה המנהיג שלהם חלש וחסר עמוד שדרה? האם לזה התכוונתם? האם לזה פיללתם? אני משוכנע היום שרבים וטובים מאלה שהצביעו לחבר הכנסת נתניהו מצטערים מאוד על הצבעתם. הם מבינים שהמדינה נפלה שולל לאדם שכל רצונו וייעודו בחיים הם לשמר את שלטונו ולהצילו מידי רשויות החוק. אבל זה לא מאוחר מדי, אני קורא לכם, לכל אותם אנשים שהדמוקרטיה חשובה להם, ששמירה על המיעוטים היא נר לרגליהם, שמבינים שבשביל שנהיה מדינה נאורה ולא מוקצה אסור לנו לקבל את השינויים שמנסים להעביר כאן בשבוע הקרוב. אסור ליפול שדודים לעריצותו של מי שנאשם בפלילים ולוקח מדינה שלמה כבת ערובה כדי לבטל את משפטו.

תודה רבה. חבר הכנסת סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תרשה לי, אדוני היושב-ראש,

לפני שנה וחצי, כשנבחרת לתפקיד יושב-ראש הכנסת,

קודם כול כי זה אתה, מהמפלגה שלי,

איש משטרה ראשון שהיה בתפקיד הרם והנישא הזה, ולא היו רבים מדי בכנסת שהיו במשטרת ישראל. אני דווקא אלך אחורה בזמן, לשנת 2000, הרבה שנים אחורה. אם אני לא טועה בתאריכים, מיקי מפקד מחוז ש"י, ונפגשים באיזשהו אירוע. באותה תקופה היה גם ביקור של האפיפיור שמיקי הוביל, וישבנו ודיברנו. זה היה הרבה שנים קודם, לא דיברנו על מה שמדברים פה בבית הזה, אבל דיברנו. זו הייתה בדיוק השנה, שנת 2000, אז דיברו הרבה על באג 2000. באג 2000 לא היה משהו, כמה מכוניות צפצפו ברחוב, עבר בשקט. ועכשיו אנחנו בבאג 2022. בבאג 2022, ביום רביעי הזה יש כנס, אם לא יבוטל על ידי היושב-ראש הבא, כנס למאבק בשחיתות השלטונית, בגלל שיום המאבק בשחיתות השלטונית הוא ב-9, יום שישי. הכנס הוא בסימן חוקים מעודדי שחיתות שמגישה הקואליציה העתידית,

זה באג 2022, לא באג 2000, באג 2022 במדינת ישראל, וחלק מהבאג הזה הוא יושב-ראש זמני לכנסת. גם זה באג 2022. אני רוצה לחזור אליך, אדוני היושב-ראש, מיקי. עוד פעם קצת אחורה בזמן, משהו כמו 2007, וקצת על האיש, לא רק על יושב-ראש הכנסת. בהיותי במשטרה אני נשלח לארצות הברית להקים יחד עם לייבו את הרשות להגנה על עדים, ללמוד איך לעשות את זה. האמת היא שזו הייתה הפעם הראשונה, ומאז לא הייתי, בארצות הברית, ואני חוטף טלפון מנציג משטרת ישראל בארצות הברית ניצב מיקי לוי. הוא אומר לי: יואב, איפה אתה, פחות או יותר? אמרתי: תשמע, אני פה, אני שם, אל תטריח את עצמך. אומר: מה זה אל תטריח את עצמך? הגיע, התייצב, עשה לי סיור בוושינגטון, לא דיברנו, לא ביקשתי, גם לא היינו חברים. הוא אמר: לא יכול להיות מצב שהוא יהיה פה, היואב הזה, לצורך העניין, ואני לא אקח אותו ואעשה לו סיבוב וכו'. זה האיש שיושב פה. תראו, הוא נבחר ליושב-ראש כנסת ישראל. לא שחשבתי על זה קודם, אבל לדעתי יש לו את כל הכשירות הנדרשת, לא בגלל שהוא חבר כנסת מוכשר,

אכפתי,

אלא בגלל שהוא היה מפקד מחוז ירושלים. הוא מומחה מספר אחת להפרות סדר. מה שהוא עבר פה,

אם הוא לא היה מפקד מחוז ירושלים, אני לא מניח שהרבה אנשים היו עוברים, כי אלה לא היו מתפרעים, אלה היו חבריי שיושבים בצד הזה, מי שנמצא ומי שלא נמצא, שבכל הזדמנות התפרעו,

דיברו סרה. אני רוצה להגיד לך תודה בשמי,

ובשם כל מי שמכיר אותך ויודע שאתה ראוי למקום שבו אתה יושב, והיית לכולנו כאן, לא רק ליש עתיד, חבר.

תודה רבה לחבר הכנסת סגלוביץ'. חבר הכנסת בליאק,

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני כמעט חודש וחצי היו בחירות, וסיפרו לנו על קואליציה הכי הומוגנית שהייתה כאן מאז ומעולם. חודש וחצי אחר כך הקואליציה הזאת לא מסוגלת לבחור יושב-ראש כנסת כי נתניהו חלש וסחיט בידי השותפות שלו. מה שקורה כאן, מחר, כנראה בבוקר, ייבחר יושב-ראש זמני. איך אני יודע שהוא זמני? כי בהודעת הליכוד אתמול היה רשום שהוא זמני.

אין דבר כזה בתקנון הכנסת, ואין ספק שמדובר בביזוי המשכן הזה, אבל אנחנו לא מופתעים כי הצד הזה של המליאה ביזה את הכנסת בכל השנה האחרונה, למעשה שנה וחצי, בכל הזדמנות. אדוני היושב-ראש, אתה יודע מתי הכרתי אותך? אני חושב שבשנת 2002, בזמן האינתיפאדה השנייה, הייתי שנתיים או שנתיים וחצי בארץ, עוד בקושי הבנתי מה קורה על המרקע, אבל אותך זכרתי, את אותו אירוע לבבי שהיה לך.

להכיר אותך בשנת 2012 וללכת יחד איתך את כל המסע המופלא הזה של יש עתיד וכמובן, לשרת בכנסת העשרים-וארבע ועכשיו בכנסת העשרים-וחמש תחת יושב-ראש נאמן,

ציוני, שבאמת התמודד עם כנסת מאוד מאוד מורכבת ועשה לנו כבוד גדול. אז היה לי הכבוד לשרת בכנסת תחת היושב-ראש מיקי לוי, ואין לי ספק שאנחנו עוד נחזור.

תודה רבה. יוראי להב הרצנו,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מיקי, האמת היא שעליתי לכאן רק כדי לומר לך תודה. תודה על שנה של שליחות ושירות כיושב-ראש בית המחוקקים שלנו. תודה שהנהגת את הכנסת ביד רמה,

בצניעות, בשום שכל, בהבנה עמוקה של התפקיד

בהבנה עמוקה של השליחות שלך. 32 שנה שירת ונלחמת כקצין ואז כניצב במשטרה. נלחמת למען ביטחונם של אזרחי ישראל כולם. תודה רבה שבשנה וחצי האחרונות נלחמת על הדמוקרטיה הישראלית כאן מהכיסא הזה, תודה על כך שהיית אי של שפיות, יציבות וסדר בזמן שלעיתים המליאה הזאת נראתה כים של טירוף, תודה על שהיית אי של יציבות, תודה על שדאגת להילחם על מקום שווה ומלא עבור כל אזרחי ואזרחיות ישראל, ללא יוצא מן הכלל, אתה הרי היית יושב-ראש הכנסת הראשון שהשתתף באירוע הגאווה פה בבירת ישראל, בירושלים, תודה על כך שהצבת את הנושא של הגנת הסביבה ומשבר האקלים על סדר יומך בכל מקום שאליו הגעת, ועל סדר יומה של הכנסת. כצעיר בחבורה אני רוצה לומר לך מכל הלב: תודה על שפרצת דרך, תודה על שלימדת אותי כחבר כנסת צעיר איך להילחם בשוחות בלילות, בוועדות, בכל מקום. אני רוצה לומר לך, מיקי, אתה ממלא אותי בהשראה כל יום ויום, השליחות שלך, סיפור החיים שלך, האופן שבו אתה נלחם על העקרונות ועל הערכים שחשובים לך. אתה גיבור ישראל, אתה הגיבור שלי. אני אוהב אותך, ואני מצדיע לך. בשם כל חברות וחברי הבית הזה אני רוצה לומר לך תודה רבה.

תודה, אדוני היושב-ראש. וואו, זה חדש. את לא צריכה לנגוע, זה קולט אותך מכל הכיוונים עכשיו, וזה נשמע נהדר. זו גם הזדמנות להגיד תודה רבה על הכנסת החדשה שהכנתם לנו. אם נשפר את זה, נוריד קצת את העוצמה,

הינה, תראה איפה אני עומדת. אין בעיה, כי הרמקולים מאוד רגישים.

עם הקול שלי.

אני רוצה באמת להגיד תודה לצוות כאן, שהפך את הכנסת ליפה. זה גם חשוב לומר להם תודה, לצוות הטכנולוגי.

זה לא אתה, נשמה.

אדוני היושב-ראש, אני אומרת לך שאתה יושב-ראש הכנסת כנראה בפעם האחרונה, אבל אני לא רוצה להפוך את זה לטרגי ודרמטי,

כי אתה עוד תחזור, ואנחנו עוד נחזור. אופיר כאן הנציג, אז הוא ישמע. אבל כן היה לי חשוב להישאר וכן להגיד לך תודה, כי אני חושבת שעברת שנה מטורללת ושנה אתה מכיר אותי, אני אגיד לך את האמת בפרצוף,

בלתי נסבלת, אין הגדרה טובה יותר. ספגת גידופים, שקרים, דברים נוראיים. הייתי פה מתחתיך, והרבה פעמים נעלבתי בשבילך. עכשיו כל הזמן באים ואומרים לנו: תהיו ממלכתיים. חושבים שיש לנו זיכרון קצר. אז יש לי זיכרון ארוך, אני זוכרת דברים מכיתה ח', אז אני אזכור גם את מה שעברת כאן בשנה האחרונה. לא בקטע כזה,

בסוף כשיביאו לכאן חוקים טובים, אנחנו נצביע בעד, כי אנחנו בעד האזרחים ואוהבים את המדינה שלנו. אבל את כמות הרפש שהייתה פה במליאה, את השוק שנוהל כאן, וואו, תקשיב, רק על זה שניהלת את זה מגיע לך שאפו. אתה יודע, אני גם באופן אישי מאוד אוהבת אותך. אני חושבת שסיפור החיים שלך הוא סיפור מדהים. נחשפתי אליו, שתדעו, כשהיינו במשלחת בארצות הברית ונתקענו שם במעבר גבול בגלל הוויזה שלי.

אבל זה לא היה מתוכנן,

ואז מיקי סיפר לי את כל הסיפור, אתה זוכר את זה, במשלחת? סיפרת את סיפור החיים שלך. אתה אישיות, אני רוצה להגיד לך תודה. אני גם יודעת שהיית שם בפברואר, אחרי שיצאתי מלפיד היית שם בשבילי כמליץ יושר, אז גם את זה אני לא אשכח לך. אתה יודע, אני מאוד מאוד אוהבת אותך, אני אוהבת גם את נורית. אני חושבת שעשית כאן שנה בתנאים קשים מאוד. וחצי, אל תעשי הנחה. לא, שנה וחצי. עשיתי שנה?

ואני רוצה להגיד עוד משהו אחד: יש לנו תפקיד מאוד חשוב עכשיו, ואתה אחד הלוחמים הכי חשובים של האופוזיציה הזאת. אז אומנם אתה מסיים כאן, וכולנו נשארנו פה להגיד לך תודה, אבל בכוונה אני אומרת, רק התחלנו, כי אני יודעת איזה לוחם אתה, כי אני ספגתי אותך כאופוזיציה, כי כשאני ישבתי שם, בשורה האחרונה, אתה ישבת שם, והיית לוחם. רוב החבר'ה בכלל לא מכירים אותך כאופוזיציה. אז אני מכירה, והייתה לי זכות שהיית אופוזיציה ארבע שנים. היית אופוזיציה כל כך מדהימה, שביום שבאתי ליש עתיד, הראשון שהתקשר להגיד לו: תביא את מירב בן ארי,

תבינו איזו אופוזיציה וקואליציה היו פה. אז בוא שנייה נגיד לך תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה גם לגיל סגל, מנכ"ל הכנסת המהמם שלנו. איש מדהים.

ואני יודעת שהכול הכול היה מתוך אהבה. אני רוצה להגיד תודה לצוות שלך, שתמיד היה זמין, תמיד, ואתה יודע, הייתי מתפרצת אליך למשרד בלי לעצור, אתה מכיר אותי. אני רוצה להגיד לך, לצוות, וגם לכם, מי שהיה כאן איתנו: אני יודעת שעברתם שנה לא פשוטה, מורכבת, אבל אני בטוחה שתחזור אלינו שם לספסלים, ואתה יושב לידי, ויהיה לנו הרבה מה לעשות יחד.

אני באמת אוהבת אותך, תודה. בבקשה, חבר הכנסת רון כץ. ערב טוב, אדוני היו"ר, כנסת נכבדה. אני נשארתי בשביל להודות לך באופן אישי על השנה פלוס המטורללת שעברנו יחד. אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, אבל אני חושב שבשנה האחרונה ראיתי משהו אחר. ישבתי פה, לא רחוק כל כך, ושמעתי דברים הזויים שנאמרו פה, ובמהלך השנה תמיד אמרתי לעצמי: מעניין אם הם יודעים מיהו יו"ר הכנסת, מי זה מיקי שיושב פה, שהוא אח שכול, מפקד מחוז ירושלים, באמצע התקף לב ניהל את אחד האירועים הקשים ביותר במדינת ישראל, בזמן שהיו פה האשמות שאותי באמת שברו. לכן אמרתי שלא משנה מה קורה, היום אני נשאר, בשביל שהצד הזה אולי ישמע קצת מה הוא עשה פה בשנה הזאת, קצת יעשה חשבון נפש לפני עוד שנה או עוד תקופה קשה שאנחנו הולכים לעבור. אני לא הולך לסכם את זה ולעשות את זה דרמטי מדי, כי אני חושב שהציבור הישראלי רואה. הציבור הישראלי רואה את הקיצוניות ואת הדרישות הבלתי-נגמרות. הציבור הישראלי מבין שהדרך הזו, של לסחוט עד הרגע האחרון, שנתניהו לא יכול להגיד להם לא כי אין לו ברירה, וזה אומר שהקיצונים שבחבורה ינהלו את המדינה, פשוט לא יכולה לעבוד. האנשים האלה, שלא ניהלו כלום בחיים שלהם, לא יכולים לנהל את הדברים הכי חשובים במדינה. אנחנו יודעים שנתניהו חלש, וזה יקום וייפול על הדבר הזה. באיזשהו שלב הם יבקשו יותר מדי, ויהיו חברי כנסת אחראים בליכוד שיגידו: עד כאן, אנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות. ואז אתה תחזור לכיסא הזה, מיקי, ואני בטוח בזה. אבל אני פה היום בשביל להגיד לך תודה רבה. אתה היית באמת מגדלור. מהמקום הזה ראיתי את הפרעות שהיו פה,

ואותך מנהל את זה ביד רמה. זאת גאווה גדולה שאתה מעמודי התווך של יש עתיד. כיף גדול להסתכל עליך, ובאמת לראות את הדמויות המדהימות שמרכיבות את המפלגה שלנו ואותך. אני בטוח שעוד נעשה דברים גדולים ביחד.

נראה לי שהקפתי את כל חברי הכנסת. יש עוד מישהו שפספסתי? יסמין, בבקשה. יש רשימה חדשה, בגלל זה. אדוני יושב-ראש הכנסת היקר,

במילים גבוהות. הכרתי אותך לפני יותר מעשור, כשהצטרפתי ליש עתיד כמתנדבת. ניהלתי את מטה באר שבע, ובכל השנים האלה שהייתי ראש המטה, תמיד נהגנו לומר שכל חברי הכנסת שמגיעים, אנחנו נורא מעייפים אותם. אנחנו לוקחים אותם לשטח,

בוא נעשה גם את זה,

בוא נעשה את זה. בבקשה, בוא נלך גם לפה, ורק מיקי, כשהיה מגיע, היה מעייף את כולנו. ראשית, אני באופן אישי, וכולנו, למדנו ממך מה זאת חריצות, מה המשמעות שלך, החיבור שלך עם השטח, המחויבות שלך למפלגה והאמונה. אני זוכרת אותי יושבת בחוגי בית שלך, כשאתה עוד היית חלק מוועדת כספים. תמיד הייתה לי מחברת שהייתי רושמת בה הערות. למדתי כל כך הרבה עוד לפני שבכלל הגעתי לכנסת, מה זה ועדת כספים. היה לך כל כך הרבה ידע, ותמיד חלקת אותו בשמחה ולימדת אותנו עוד משהו ועוד משהו. אז תודה גם על עשור נפלא. אני חושבת שאתה דמות שהיא השראה, ללמוד ממנה. אני שואפת להיות פרלמנטרית טובה כמוך. אתה, מבחינתי, אחד המורים הטובים שקיימים בכנסת הזאת ובכלל. תודה רבה. בשנה האחרונה, אני יודעת שכולם אמרו את זה, אבל אני גם חייבת לומר את זה, הלב שלי נשבר בכל פעם שנאלצת לספוג אמירה שהיא לא במקום. זה פשוט צבט לי בנשמה ולא יכולתי לשבת בשקט. הצעקות שלי במליאה הזאת היו בדרך כלל קשורות אליך. אני מתנצלת שנאלצת לספוג ולעבור דברים כאלה. אני מתביישת שנאלצת לעבור דברים כאלה. אני רוצה להודות לך על שנה ויותר נפלאות. תודה על כך שאתה המורה שלנו, תודה על כך שאתה דמות שהיא באמת דמות שצריך ללמוד ממנה. לא רק אני גם הדורות הבאים.

חבר הכנסת נאור שירי, אני לא מאמין שאני אומר את זה. עשר שנים פעיל שטח, חרוץ, מגיע להיות חבר כנסת. מנהל שטח. לא ייאמן. אם אתה לא מאמין שאני פה, מה אני אגיד? זאת פעם ראשונה שלי על הדוכן. לא, אני לא מאמין שאני אומר את זה. אני כל כך שמח להגיד את זה. שנייה, אני מבין את הקונסטלציות של הקול פה. בעליון אתה מרים כלפי מעלה, ואז אתה לא נוגע. רק בפעם הראשונה אתה נוגע. הם מאוד רגישים, החדשים.

חברי הכנסת החדשים?

זה היה כזה, ואז זה לא היה רגיש ולא שמעו טוב. השקענו הרבה כסף גם ברמקולים וגם בכל המחשוב,

אתה לא בנאום סיכום,

אני אומר לך, אתה חדש,

אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת, ככה אמרו לי שאני צריך להתחיל. זאת הפעם הראשונה שאני פה, על הדוכן. גוערים בי לעשות נאום פתיחה.

נאום פתיחה, בכורה. בסדר, מירב, קריאה שנייה. מירב, קריאה שלישית. בקיצור, יש לחץ מסוים לעשות את זה, ואני עדיין מסרב, כי אני מנסה להבין את האופרציה של הבית הזה, ולהבין קצת איפה אני ומה אני לפני שאני בוחר לדבר בפניכם. אני כאילו מסתכל, אבל אין פה הרבה. בכל זאת, אני חושב שהיה סופר-חשוב לי לעלות ולנצל את העובדה שאתה פה, ולומר לך תודה. כשאתה נבחרת, אני הייתי ביציע פה. אתה ציינת שאני באמת יו"ר מטה השטח של המפלגה, והייתי פעיל פשוט, בין הכי פשוטים שיש. ישבתי פה בספסל, איפה שהבחור עם החולצה הירוקה, היי, בחור עם חולצה ירוקה. אני התרגשתי בצורה קיצונית, גם כי אתה נבחרת, אבל גם כי נעשה פה איזה מהלך שבעיניי היה היסטורי. לטוב, לרע, כל אחד מהצד שלו. אנשים לא מכירים, אני לא חוויתי את הכנסת עם החברים פה, את ההווי ואת הקושי שהיו לכם פה, אבל אני חוויתי אותך במשך עשור בשוחות האמיתיות. אופוזיציה, 11 שנים, למעלה מעשור, היינו 11 מנדטים. צפו לנו ארבעה וחמישה מנדטים, היינו 16, כחול לבן, לא כחול לבן. והשוחות, הרגעים הקשים, כשאתה היית מנהל יום הבחירות ארבע פעמים וחרשת את המדינה בצורה, אני אומר לכם, שאף אחד לא עשה את זה. חברת הכנסת יסמין דיברה על היכולת שלך לשבת מול בן אדם, להקדיש לו את השעות, את הקשב. היכולת שלך לגרום לנו, הפעילים, להאמין במטרה הזאת,

רון ציין את האירוע הלבבי, אבל אף אחד לא מבין כמה הלב שלך שם בכל דבר שאתה עושה. בעיניי זה משהו שאני, בטח כפעיל במפלגה וסתם כאזרח במדינה, חושב שזה נבחר ציבור, בטח יו"ר כנסת בירושלים, בירתך ובירתנו. כל אחד יודע כמה העיר הזאת חשובה לך. אני גאה שאתה היית בשנה הזאת, אני גאה ב-11 השנים שאני מכיר אותך. הייתה לי הזכות ועדיין יש לי הזכות לשהות בקרבת אנשים כמוך. אני גאה שיכולת לתת לבית הזה את מה שנתת. אני חושב שיש עוד המון שאתה יכול לתת, ובכלל למדינה. אני אוהב אותך בשיא הכנות. אני אוהב כל דקה ומודה לך על כל דקה שנתת בשבילי.

יש מי מחברי הכנסת במליאה שפספסתי? לא הלכתי לפי הסדר.

אני מבקש את רשות הציבור, יושב-ראש הכנסת מיקי לוי מתכבד להעביר את רשות הדיבור לחבר הכנסת מיקי לוי. אני רוצה להקדיש דקה למנכ"ל הכנסת ולאנשי צוותו. מנכ"ל הכנסת ואנשי צוותו הפכו את הכנסת בשנה וחצי ממש מן הצד האחד לצד השני. מגג שדולף, גג שהיה עמוס ב-250 טון ואיים להתמוטט, כל מיני נזילות ורטיבויות בכל הבניין הזה, החלפת כל הפאנלים, החלפת המחשוב, החלפת הרמקולים, החלפת התאורה, בקיץ יהיה לנו יותר נעים, כי לא היה לנו נעים בקיץ, לא החליפו את המזגנים כאן עשרות שנים, כל נושא ציוד האבטחה של הכנסת שאמור להגיע, והוזמן, כל נושא הטיפול ברכב. כל נושא השדרוג, פתאום היו פי שניים,

היו 20 ומשהו חברי כנסת נוספים, הפיכה של שני אולמות נוספים, לשתי סיעות. מנכ"ל הכנסת

עבד לילות כימים והפך את הכנסת למקום טוב יותר, למקום ראוי יותר. אני רוצה להודות לך בשמי על כך שהיית יד ימיני וחסכת ממני כל כך הרבה עבודה. אבל אני פה היום בשביל להגיד לך תודה רבה.

מגדלור. מהמקום הזה ראיתי את הפרעות שהיו פה, לא פחות מזה,

זאת גאווה גדולה שאתה מעמודי התווך של יש עתיד. כיף גדול להסתכל עליך, ובאמת לראות את הדמויות המדהימות שמרכיבות את המפלגה שלנו

פי שניים, כמעט, היו

סיעות. מנכ"ל הכנסת פשוט עבד לילות כימים והפך את הכנסת למקום טוב יותר, למקום ראוי יותר. אני רוצה להודות לך בשמי על כך שהיית יד ימיני וחסכת ממני כל כך הרבה עבודה. זה שגר

שקט? חברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה, ובהתאם לסיכומים אנו עוברים לסיכום הדיון במסגרת זמן של שעה אחת. בשעה 10:00 בדיוק, אני מקווה, נעבור להצבעות. ראשון הדוברים, חבר הכנסת שלמה קרעי,

חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בעצם אפשר כבר לחזור מהיום למטבע הלשון המכבד יותר ולומר: כנסת נכבדה. בשנה וחצי האחרונות היא לא הייתה כל כך נכבדה. למעשה, מה זה? אתה הנציג? טוב שעלית. למעשה בשנה וחצי האחרונות הפכתם, אין יותר הרמה להנחתה ממה שעשית. תודה, תודה. לאפשר לדובר, לאפשר לדובר. הפכתם את הכנסת ללעג וקלס, חברת הכנסת. לאסקופה נדרסת, מירב בן ארי. לאסקופה נדרסת. תודה רבה, שקט, בבקשה. מעולם לא הייתה כנסת חלשה, רופסת ומסורסת כמו זו היוצאת. מעניין למה.

מעולם לא רמסו כך את זכויות האופוזיציה בתת-ייצוג בוועדות, בתקדימים של רמיסת כלים פרלמנטריים שהיו מקובלים כאן מאז ומעולם, לא היה משפט אחד שאמרת,

אני מביא דוגמה. כמו מחיקת אלפי הסתייגויות על ידי מלינובסקי באישור יושב-ראש הכנסת ובניגוד לעמדת היועץ המשפטי. מי כתב את ההסתייגויות האלה?

או בהצבעות פה אחד של טופורובסקי, תרתי משמע, שהוא גם היה הפה היחיד בחדר, ועוד. וכאילו לא די בכך, גם על פתחי גיהינום אתם לא חוזרים בתשובה. גם אחרי שהובסתם שוק על ירך בבחירות, ברגעים האחרונים שלכם כקואליציה, אתם עדיין ממשיכים לייצר תקדימים מסוכנים ואנטי-דמוקרטיים.

נאחזתם בקרנות המזבח ומשכתם שמונה ימים את הדרישה של 65 חברי כנסת להחליף את יושב-ראש הכנסת באופן מיידי. שמונה ימים.

וזה אחרי שהתחייבת, אדוני, בצורה מפורשת, בשעה 16:00: עם פתיחת מליאת הכנסת, תתקיים ההצבעה. התחייבת, זה ציטוט שלך. אין לכם יושב-ראש מוסכם, אתם מבזים את המשכן הזה. הכול כדי להימנע עוד כמה ימים מפיקוח של הכנסת על ההחלטות החפוזות והמושחתות של חבריך במשרדיהם השונים ברגעיהם האחרונים. של נעליך כשאתה מדבר על מיקי לוי. אתם מסכנים במזיד וביודעין את העברת השלטון המסודרת לרוב המוחץ שנבחר על ידי העם.

אתה לא מגן על זכותי לומר את דבריי. אתה מאפשר להם לדבר ולצעוק ולהפריע.

עוד שעה אחת נשארה לכם.

אתם מסכלים במזיד וביודעין את העברת השלטון המסודרת לרוב המוחץ שנבחר על ידי העם.

לטעמכם, מירב בן ארי, מה שווה דמוקרטיה אם אי-אפשר לשלוט בה,

חברי הכנסת,

תאפשרו לדובר להגיד את דברו. ולקבע את שלטון המיעוט שלכם בממשלה הקודמת שקמה תוך מרמה והפרת אמונים. אבל תודה לאל, לא עלה בידכם, חברת הכנסת ביטון. האמת שגם לא ממש עולה בידכם. לא הצלחתם לסתום לנו את הפה בכיכרות, בערוץ 14, ברשתות החברתיות, והכי חשוב, בקלפי. הציבור שהתייחסתם אליו כאילו הוא מוקצה מחמת מיאוס, עם גזרות כלכליות, פגיעה בביטחון, התנשאות ופגיעה בכל הקדוש והיקר לעם ישראל, הציבור הזה מאס בכם ושלח אתכם לפח האשפה של ההיסטוריה. כמה שהוא מברבר על זה שבחרו, די, די, חברת הכנסת ביטון.

להודות לך על השיעור החשוב באזרחות שנתת לאזרחי ישראל. היום כל ילד מבין כמה זה נורא כשמפלגה דיקטטורית מגיעה לשלטון. לפיד אמר להרים ידיים, כולם מרימים ידיים. ראינו את זה בכנס התעמולה שלכם. כמה רחוק יושב-ראש כנסת מטעם מפלגה דיקטטורית מוכן ללכת, עד כדי ריסוק המוסד החשוב הזה לרסיסים. מי מרסק אותו עכשיו? אבל מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אנחנו נמשול, נחזיר לאזרחי ישראל, שהשפלתם עד עפר, את כבודם האבוד. נקים כאן את הממשלה הטובה ביותר שהייתה כאן אי פעם, בראשות מי שהעם בחר, בראשות בנימין נתניהו. משפט, בבקשה. משפט לסיום.

אתם גררתם רגליים שמונה ימים עם החלפת יושב-ראש הכנסת,

ובאופן סמלי הבאתם אותנו להשבעת ממשלה בחנוכה. כד השמן שלנו יאיר את מדינת ישראל באור יקרות לשמונה שנים לפחות.

רבבות ישראלים ישירו בביתם בהשבעת הממשלה: "באנו חושך לגרש, בידנו אור ואש". תודה רבה.

תודה רבה על הדברים המאוד מאוד חשובים ותרבותיים. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. אנחנו מחפשים את,

אין לה מקום כבר, לאירוניה, להתאבד.

מחפשים לה מקום. שמונה שנים, שמונה שנים?

החלטתם

גנבתם כבר שנה נוספת, אתם רוצים עוד שנתיים?

בבקשה, חבר הכנסת כץ, חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בוקר טוב, די, התחלף דובר, חברים יקרים. התחלף דובר. אופיר כץ (הליכוד): בוקר טוב, בוקר נפלא, בוקר מצוין לאזרחי מדינת ישראל. אבל אני באתי לעזור לכם. באתי לעזור לכם להפנים דבר מאוד פשוט, משהו שאתם כנראה עוד לא מבינים: אתם הפסדתם, אנחנו ניצחנו. זה פשוט, אתם הפסדתם, אנחנו ניצחנו. העם ניצח. חבר הכנסת סעדה, מספיק. מספיק. אני לא שמעתי, חבר הכנסת סעדה,

אני לא רוצה ביום האחרון לקרוא לך.

תהיה בשקט, בבקשה. די, מספיק. בצד השני לא שמעתי הערות. אתה אל תעיר לי. בעוד שעה, בצד השני היו בלי סוף הפרעות, חבר הכנסת סעדה, אל תטיף לי מוסר. קריאה ראשונה.

בצד השני לא הערת הערה אחת. לא הערת הערה אחת. אל תנהג איפה ואיפה. אל תעיר לי, ואל תטיף לי. בבקשה, תהיה בשקט.

בבקשה, אדוני. יש כלל בדמוקרטיה, אין מה לעשות, יש את הצד שרוב העם בחר,

היינו צריכים להתחנן בשביל לממש את רצון העם להחליף יושב-ראש, כל מיני תכסיסים שלא היו בבית הזה.

הצבעה בהפתעה כדי לגנוב יושב-ראש כנסת.

אנחנו לא נעשה את מה שאתם עשיתם לדת ומדינה, אנחנו נשמור. אבל הוא לא רצה נתניהו חלש וסחיט,

לא, מי שנותן צ'ק של 53 מיליארד הוא לא חלש וסחיט. אז מה הוא? הוא פראייר. זה מה שהוא. לא גמרתם עם הסיפור הזה?

הוא לא מסוגל

זה המשפט לסיום.

לא להפריע, תנו לו להגיד את מה שהוא רוצה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מאוד שמח להיות פה, זה רגע משמח. חשבתי מה אני יכול להגיד בכל זאת ברגע הזה, איזושהי מילת תודה לקואליציה שהופכת להיות אופוזיציה, לא צריך. ונזכרתי במה שאמרתי בשנה האחרונה בהרבה מאוד מפגשים אצלנו. אמרתי דבר כזה, וזה היה לפני שהפלנו את הממשלה והגענו לבחירות, אמרתי לכל החברים שלי בליכוד בהרבה מאוד שיחות שאם אני הייתי יודע שתוך שנה הממשלה הזו נופלת, על השהות הזו באופוזיציה, על זה שאתם לימדתם אותנו איך להתנהל, אני אומר לכם תודה. אני אומר לכם תודה על השיעור שנתתם לנו בלמשול. באמת נתתם לנו שיעור מצוין. זה התחיל בהצעה הדורסנית בוועדות, שדרך אגב, עברה גם בבג"ץ באיזושהי התנהלות, בצדק, הכנסת מתנהלת כמו שהיא צריכה להתנהל. אנחנו נהיה באותה סיטואציה מהר מאוד, חברים,

איך אומרים, הקערה התהפכה. במקום שבו הליכוד היה, יהיה יש עתיד. תבינו, לימדתם אותנו מצוין מה לעשות, אותו דבר בכמות השרים. שלום, השר מאיר כהן. כמה שרים היו? חבר הכנסת קיש, כמה שרים היו?

וכמה בכנסת הקודמת? גם, סדר גודל דומה.

32. אה, אני אגיד לך, אם אתה כבר שואל,

ביחס קואליציה,

ביחס הכמות של חברי כנסת בקואליציה לשר, אתם הייתם השיא בממשלה שלכם. חבר הכנסת קיש, זה לא, היינו קואליציה יחד? אתה היית באופוזיציה, אבל חלק מהחברים פה של מפלגת בני גנץ אז, אני כבר לא זוכר איך קראו לה, כי זה מתחיל להיות קצת כמו מיכל שיר, בכל פעם מחליפים שמות. נדמה לי שאז זה היה כחול לבן, היום זה המחנה הממלכתי. אבל אז, כחול לבן והליכוד יחד היו 70 ומשהו מנדטים, אני אפילו כבר לא זוכר. היחס בין שר למנדט היה יותר נמוך מהממשלה שלכם. אז כן, שברתם שיא גם בזה. שברתם שיא גם בנורבגים. לא היה דבר כזה. היינו עם בודדים, הגענו למעל 20. בכל דבר. אז אני אומר עוד פעם,

אני אומר מעל הדוכן הזה, תודה על השיעור שנתתם לנו, על זה שאנחנו לא נספור אתכם מדברים ומתלוננים, תעשו את זה עד מחר. תקבלו את הזמן שלכם.

בניגוד להרבה מקרים שאנחנו לא קיבלנו, את הזמן שלכם תקבלו.

אני יכול לתת לך הרבה מאוד מקרים שכך התנהלו בהם, כולל לדוגמה כשהבאנו הסתייגויות לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ודקה אחרי פתיחת הוועדה היא זרקה את כל ההסתייגויות, בגלל שהגענו באיחור של דקה. זה לגיטימי? לגיטימי אז יקרה לך גם, בסדר? אני אתן לך עוד דוגמה. אני רוצה לומר דבר נוסף, ופה אני כן פונה, אני חושב שאולי זה יעזור, אולי זה לא יעזור,

יש לכם רק בן אדם אחד שמחליט, קוראים לו יאיר לפיד, והוא לא נמצא פה. הניסיון שלכם לקרוא למלחמת אחים, לא לקבל את תוצאות הבחירות, הוא בושה. אתם אמרתם, אנחנו נעביר את השלטון בצורה מסודרת וממלכתית. כשראש ממשלה מכהן יוצא להפגנה בגשרים, זה לא לעשות את זה. זה לא לעשות את זה.

זאת בושה, זאת התנהלות שערורייתית, אל תיקחו דוגמה מיו"ר המפלגה שלכם, שמתנהג כמו אחרון הפרחחים. אחרון הפרחחים הוא יאיר לפיד. אתה רציני שאתה מדבר על פרחחים? אתם מקימים ממשלה עם הפרחחים הכי גדולים פה.

אני הייתי חוזר בי מהמילים "אחרון הפרחחים", כמו שלא הסכמתי שיקראו "רוצח" לראש הממשלה. אז בוא תשתיק אותם, תיתן לי לדבר. בבקשה, שקט. את תפקידי אני אעשה, אני רק מבקש שיהיה פה שקט.

אני הצעתי לך, אתה גם מספיק, אני אומר בצורה ברורה: אתה רוצה לא לקרוא לזה "אחרון הפרחחים" בסדר. אני אקרא לזה התנהגות מסוכנת, שנה וחצי לא קיבלתם את תוצאות הבחירות הקודמות.

אפשר, תעלה לכאן, תגיד מה שאתה רוצה. היא מפריעה, היא מפריעה. בבקשה, חברת הכנסת פרידמן.

בבקשה. הקריאות למרד, איזה מרד?

איך לומר? עוד לא ראיתם, עוד לא ראיתם. הקריאות למרד, היציאה להפגנה, די. הינה. אני אגיד לכם. אתם תכריחו אותי להוסיף לו זמן. אתם תכריחו אותי להוסיף לו זמן. בבקשה להמשיך. די.

חבר הכנסת שירי, די. בבקשה להמשיך. חבר הכנסת כץ, אני באמת לא רוצה להוציא אנשים בישיבה האחרונה. זה לא ראוי. אני רוצה לסיים ולומר, ואני אומר את זה בכל הרצינות: אתה לא רוצה "אחרון הפרחחים"? כואב לך?

אז תקרא לזה: התנהגות מסוכנת, התנהגות שיכולה להוביל לאירועים הזויים. כשראש ממשלה מכהן הולך ומפגין בגשר, זה בעיניי בושה וכלימה לו ולמפלגה שלו. תודה רבה. השר אלקין, בבקשה. תפסיקו להבעיר פה את השטח. עמדה פה גלית ואמרה: אני אבעיר את השטח באש, אני לא מדברת על הפגנה.

תודה, חברת הכנסת פרידמן. תלמד שיעור בדמוקרטיה קודם. אתם, חוק שיעצור הפגנות, פוליטית, מה יהיה עם החתולים? מי החמוד עם החתולים? תרים יד, מי, אדוני היושב-ראש, אפשר? מי יעזור לחתולים?

חנוך,

חנוך, אתה רוצה להסתבך עם, בושה. איזו בושה.

סליחה. חברת הכנסת פרידמן, קריאה ראשונה. מספיק.

אני צריך לעמוד היום בזמנים.

חברת הכנסת פרידמן, תודה. בבקשה, אדוני. שר הבינוי

חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני חייב להגיד שכשישבתי והקשבתי לנאומים של חבר הכנסת קרעי, של חבר הכנסת כץ ושל חבר הכנסת קיש, לתומי חשבתי שאנחנו נמצאים בדיון על הקמת ממשלה חדשה. כך זה נשמע. היו טענות לממשלה היוצאת, היו טיעונים לכך שהממשלה החדשה תהיה טובה. מילה אחת לא שמעתי על הנושא שלכאורה לשמו התכנסנו: מינוי יושב-ראש הכנסת. חשבתי שטעיתי בכתובת. בדקתי בסדר-יום, אנחנו עדיין במינוי יושב-ראש הכנסת. למה, אדוני היושב-ראש וחבריי השרים וחברי הכנסת, לא דיברו שלושת הנואמים, בנאום המסכם,

מצידם, ואחריהם כנראה ידבר רק יושב-ראש האופוזיציה בסוף הדיון, למה לא אמרו מילה על הנושא שלשמו התכנסנו, מינוי יושב-ראש הכנסת? אני דיברתי על היושב-ראש, כי הוא יתפטר בעוד שבועיים, כי כולם מבינים שאנחנו נמצאים פה במשחק.

בניגוד למה שהיה מקובל, אנחנו כנראה לא בוחרים היום יושב-ראש כנסת בצורה מכובדת בישיבה חגיגית ורצינית, שיכהן כאן כל הקדנציה וייצג את הכנסת כולה, ויגן על הכנסת כולה. זה מה שהיה צריך לקרות פה. אבל כולנו מבינים, כי כך היה כתוב בהודעה של סיעת הליכוד, שאנחנו ממנים יושב-ראש זמני.

כשיצאה ההודעה של סיעת הליכוד על מינוי יושב-ראש כנסת זמני, חשבתי שאולי הזיכרון ברח לי, אתם יודעים, הגיל. הלכתי ובדקתי בחוק ובדקתי בתקנון מה בדיוק המושג הזה "יושב-ראש כנסת זמני", מהן סמכויותיו, מה זמן כהונתו. אתם יודעים, כמובן, מה התשובה שקיבלתי: אין דבר כזה, יושב-ראש כנסת זמני. כנראה שכחו לספר למי שכתב את הודעת סיעת הליכוד: אין כזה דבר, לא בחוק ולא בתקנון. יש יושב-ראש כנסת, וזה תפקיד מרכזי שלמעשה צריך לנהל את הבית הזה ולייצג את כולנו.

אדוני, בתור השר המקשר בין הממשלה לכנסת אני רוצה להודות לך על הקדנציה הזאת ועל התקופה שבה ניהלת את הכנסת במציאות מאוד מאוד לא פשוטה.

לא פעם ולא פעמיים, בלמת אותנו כממשלה כי רצית לייצג את הכנסת כולה, וזה בסדר גמור, זה בדיוק תפקידו של יושב-ראש כנסת. אבל תסבירו לי איך אפשר לייצג את הכנסת אם מראש מתמנים ליו"ר כנסת זמני. הרי, שימו לב, המועמד אפילו לא נמצא פה בסיום הדיון על ההכתרה שלו, כי גם הוא יודע שזה לשבועיים, ושזה טכני, ושזה רק בשביל לקדם חקיקה הזויה, שאני מניח שעוד נדבר עליה כאן בימים הקרובים.

חבר הכנסת יריב לוין הוא אחד מהפוליטיקאים המוכשרים והמנוסים בבית הזה. וכן, אתם ניצחתם.

כשניצחתם, אני לא בטוח שהדבר הכי חכם והנכון הוא להגיד לחצי עם: תקפצו לנו, כמו שצייץ אחד מחברי צוות המשא ומתן מיהדות התורה בעקבות הפרסומים על ההסכמים ההזויים שאליהם הגעתם, או להגיד מעל הבמה הזאת: לא נספור אתכם. לא לספור חצי עם, לא בטוח שזה דבר חכם כל כך.

אני גם לא בטוח שכל מצביעי הליכוד שמחו אתמול בערב על חשיפה של רק חלק מהוויתורים והכניעה של ראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו, לשותפים שלו, במקרה הזה, למפלגות החרדיות. לא בטוח שהם כל כך שמחו, ושלזה הם התכוונו כשהם הצביעו לו, אבל זה ייבדק בהמשך.

אבל דבר אחד הייתי ממליץ לכם: לא כדאי להגיד לחצי עם: תקפצו לנו,

לא נספור אתכם, בטח לא בבית הזה, ובטח ובטח שבעתיים בבחירה של יושב-ראש כנסת, כי הדבר שהיושב-ראש הכנסת אמור לעשות, במידה שהוא באמת יושב-ראש כנסת ומתמנה באופן קבוע, ובאמת מתכוונן לעשות את התפקיד הזה, הוא בדיוק לספור את כולם ולייצג את כולם. זה תפקידו. זה בדיוק תפקידו.

למה הגענו למציאות הזאת, שבה אנחנו ממנים יו"ר כנסת זמני?

לא היה כדבר הזה. אני עברתי על ההיסטוריה של הבחירות של יושבי-ראש כנסת לדורותיהם. קודם כול, התאריך שבו זה נעשה, אדוני היושב-ראש, עשו את זה לאורך כל ההיסטוריה או סמוך להשבעת הכנסת, ביום ההשבעה או למוחרת, או סמוך לכינון הממשלה, ביום כינון הממשלה או יום קודם. לא עשו את זה בתאריך כזה, באמצע התהליך. הרי כולם מבינים למה זה עכשיו. למה זה לא היה ביום ההשבעה? הרי ניצחתם, היו לכם 64 כבר ברגע שהושבעה הכנסת הזאת, לפני חודש, למה אז לא החלפתם? אני אגיד לכם למה: כי אתם לא סומכים אחד על השני, כי השותפים שלכם לא סומכים על בנימין נתניהו. הרי למה אנחנו בחקיקה ההזויה, שעוד נדבר עליה כאן השבוע?

הרי תמיד מעבירים חקיקה כזאת אחרי הקמת ממשלה. כי לא סומכים ואומרים: קודם תשלם, ואחר כך נקים ממשלה. וגם כאן אמרו: קודם תחתום איתנו על התפקידים, אחר כך נחליף יו"ר כנסת.

בתקופות קודמות היה מקובל שאם יש רוב ברור וברור מהממשלה, מחליפים יו"ר כנסת ביום הראשון. אבל פה כמה דם יזע ודמעות היו כדי לחלץ את החתימות מסיעת יהדות התורה על החלפת יו"ר כנסת, הרי כל המדינה קמה בבוקר ושאלה: יהדות התורה חתמו או לא? כבר נתנו להם מספיק או לא?

צריך לחכות לעוד לילה,

ואז אולי יחתמו. וכך הגענו עד הלום, תתקדם. לתאריך שאף פעם לא היה, לתהליך שאף פעם לא היה, מינוי יושב-ראש זמני. אגב, פעם אחת זה קרה פה, במציאות מאוד מיוחדת, כשכבר לא היה ברור אם הולכים לעוד בחירות או שתקום ממשלה, ואז אמרו, כדי לאפשר להקים ממשלה וכדי שלא יהיה יו"ר כנסת לעומתי, העמיד חבר הכנסת בני גנץ את מועמדתו. פעם אחת זה קרה, במציאות מאוד מיוחדת, משבר קורונה, בחירות לממשלה. בשביל זה זה קרה. למה עכשיו יו"ר כנסת זמני? כבר נתנו לכם חתימות 64 חברי כנסת, מה הבעיה לבחור? תבחרו יושב-ראש כנסת קבוע, ונמנה אותו. אגב, הפסדנו, אנחנו מבינים את זה. מגיע לכם יו"ר כנסת. אף אחד לא התכוון לגנוב הצבעה. מגיע לכם. רק תביאו מועמד. מה הבעיה? למה מה שאפשר לדחות למחר צריך לדחות לעוד שבועיים? יכולתם להחליט. בן אדם אחד צריך להחליט, ראש הממשלה המיועד. יש לו מועמדים. חבר הכנסת לוין, ואני שוב חוזר ואומר: מועמד מצוין ומנוסה שכבר היה בתפקיד הזה, אחד מהמנוסים בבית הזה, למה לא תביאו אותו כקבוע? למה כזמני? כי אף אחד לא סומך על השני, אף אחד לא מאמין לשני, ופוחדים שמא ייבחר מועמד, אחרים ייפגעו, ולא יודע מה יעשו, אולי לא יקימו פה ממשלה. אז דוחים את זה לרגע האחרון.

הינה הרגע האחרון, תבחרו יו"ר כנסת שייצג את כל הבית הזה. אגב, אדוני היושב-ראש, אני הלכת ובדקתי משהו מאוד מאוד מעניין: איך התנהלה הבחירה של היושב-ראש הראשון, אפילו לא בכנסת, זו עוד הייתה מועצת העם. נכון, שפרינצק. נכון וברגע, שפרינצק, שאחר כך היה יו"ר הכנסת הראשונה והשנייה והשלישית, נבחר לתפקיד. כשבאו והציעו, מי שישב בראש הישיבה אז היה דוד בן-גוריון, כי עד שהחליטו למנות יושב-ראש הוא ניהל את הישיבות של מועצת העם. ואז באו והציעו מועמדים. ההצעה דיברה על כך שהוועדה, קראו לה אז ועדת הוועדות, היום זו הוועדה המסדרת, היא החליטה להציע את שפרינצק כמועמד לתפקיד יושב-ראש ועוד שני מועמדים לתפקידים זמניים. דוד בן-גוריון, שישב אז וניהל את הישיבה, שיסע את הדובר, עצר אותו ואמר לו: אין בוחרים את האנשים בשם הסיעות, אין בוחרים את האנשים לנשיאות בשם הסיעות, בוחרים אותם כהצעת הוועדה בשמם.

יושב-ראש ועדת הוועדות, הוועדה המסדרת, ניסה להתווכח איתו ואמר: זה לפי מכסה, ככה החלטנו.

הם נבחרים על ידי המועצה, זוהי נשיאות מועצת המדינה, כל אחד מהנבחרים הוא נבחר מועצת המדינה, אומנם הוא הוצע על ידי סיעה, אך נבחר על ידי מועצת המדינה, ורק בבחירת מועצת המדינה בחירתו הקיימת, כי מי שצריך לנהל את הבית הזה, האחריות שלו אמורה להיות על כלל חברי הבית שלו. זה התפקיד וזאת המשמעות. ומה אנחנו מקבלים כאן, אדוני היושב-ראש? אנחנו מקבלים כאן למעשה מועמד ראוי ביותר, וכפי שאמרתי, אם היו מביאים אותו כמועמד קבוע, זה היה טבעי ביותר. אבל אנחנו מקבלים מועמד שיודע שבעוד שבועיים, אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה המיועד ומפלגתו יחליטו איזה תפקיד הוא יקבל. איך הוא ייצג את הבית הזה בשבועיים האלה? הרי הוא נמדד בשבועיים האלה לפי ההישג שהוא יביא לקואליציה.

לא רק לראש הממשלה המיועד, כי היום זה הרי משתרשר, היות שנתניהו לא מסוגל להגיד לא, לא לבקשה של גפני ולא לבקשה של גולדקנופ ולא לבקשה של בן גביר ולא לבקשה של סמוטריץ' אז אם חס וחלילה כשהוא יהיה יושב-ראש הוא ירגיז אחד מהם, הוא כבר לא יקבל את התפקיד שהוא רוצה, לא משנה מהו,

שר המשפטים. אז הוא צריך לעבוד אצלם, לא רק אצל הסיעה ששולחת אותו אלא אצל כל הסיעות, כי היום נתניהו עובד אצלן. אז מי שעובד אצל נתניהו עובד אצלן. ולכן איך בדיוק הוא ימלא את התפקיד הזה? חוק הכנסת מגן על יושב-ראש הכנסת הנבחר ואומר שאי-אפשר להעביר אותו מכהונתו אלא ברוב של 90. למה?

חבריי חברי הכנסת, אי-אפשר להעביר אותו אלא ברוב של 90? כדי שהוא יהיה נאמן לכל הבית ולא לסיעה ששלחה אותו. היו יושבי-ראש כנסת שברגע שנבחרו, סירבו להשתתף בישיבת סיעתם, כאקט סמלי, כך הם רואים את עצמם, כמייצגים את כל הבית הזה. אז איך בדיוק? אנחנו מצד אחד נותנים הגנה של 90 ח"כים ליושב-ראש כדי שהוא ינהג באופן עצמאי,

היו יושבי-ראש שהצביעו נגד ראש ממשלה שמינה אותם והציע את מועמדותם, רובי ריבלין בהתנתקות, ועוד לא מעט דוגמאות, שמיר נמנע בהסכמי קמפ דיוויד, אם אני זוכר נכון, היה יושב-ראש, נדמה לי סבידור, שאמר למנחם בגין, כשהעיר לו משהו על סגנון הדיבור של יושב-ראש מול שר האוצר: סלח לי, אדוני, אבל אני בעל הבית הזה, ולא אתה, לראש הממשלה שמינה אותו.

מי שמתמנה לשבועיים ואחר כך יעמוד לדין בקבלת התפקיד, יהיה מסוגל להגיד לבנימין נתניהו: מי שמנהל את הבית הזה, בעל הבית הזה, הוא אני ולא אתה? ככה פעם אמרו יושבי-ראש בסיעת הליכוד: סבידור, שמיר, ריבלין, שידעו להיות עצמאיים כשישבו על הכיסא הזה. איך, איך? גם אם הוא ירצה, וגם אם הוא בן אדם הכי הגון, כשבעוד שבועיים הוא צריך לעמוד למינוי, איך בדיוק הוא יגן על כל חברי הכנסת ועל העצמאות של הבית הזה ומעמדו? ולכן אנחנו פה,

לא בישיבה חגיגית,

אנחנו בביזוי המוסד הזה שלא היה כדוגמתו, בבחירה שהיא בדיחה.

היושב-ראש המיועד כל כך עסוק במשא ומתן, שלבחירה של עצמו, לסיכום הדיון, הוא לא יכול להגיע. אני מבין אותו, מה רוצים ממנו, שיתפצל? הרי הוא עכשיו ינהל את הבית הזה וינהל את המשא ומתן במקביל, הוא הרי אפילו לא עוזב את המשא ומתן, כי אין מישהו אחר שיעשה את זה. אז איך בדיוק הוא ייצג את הבית הזה? איך הוא ייצג את כל הכנסת? איך הוא ימלא את תפקידו, אם אפילו כרגע הוא לא פה? איך זה יתנהל? הגענו למצב שכנסת ישראל לא הייתה בו אף פעם. ולמה הגענו לשם שוב? בשביל מה? בשביל ארבעה חוקים, שאת כל אחד מהם היה אפשר להעביר לאחר הקמת ממשלה. הממשלה שלנו רעה, תקימו, תגידו: עלה בידי. בואו תקימו ממשלה. אנחנו יודעים, הפסדנו בבחירות. אתם ניצחתם. אז תקימו, תנהלו את המדינה. אתם לא מסוגלים כבר חודש וחצי. יצאה בת-קול ביום למוחרת הבחירות שעד יום השבעת הכנסת תהיה כאן ממשלה. הסר דאגה מליבך, נקים גם נקים. כל כך הומוגני. כמה זמן עבר מאז? חודש וחצי סוחטים אתכם על ימין, על שמאל,

כל לילה אתם משלמים עוד משהו. משמאל לא סוחטים אותנו.

במקום ממשלה, יו"ר כנסת זמני.

אבל אוקיי, אפילו לא רוצים להקים ממשלה, כנראה אתם לא מזדרזים לנהל את המדינה.

כנראה השותפים חושבים שאפשר לסחוט עוד משהו. ליבי ליבי על יריב. אני כבר לא יודע איך הוא שורד את זה מרוב השעות ומרוב התשלומים. אבל בסופו של דבר, רוצים למנות יו"ר כנסת, תציעו מועמד קבוע. תחליטו. כמה פעמים אותו משפט?

למה בנימין נתניהו, למה בנימין נתניהו לא מסוגל להחליט אפילו החלטה כזאת? למה לבזות את הכנסת באופן חסר תקדים? היא מידרדרת למצב שאנחנו ממנים מועמד זמני, שבמקביל ינהל משא ומתן קואליציוני, לא ישב בישיבת סיעה, יהיה ראשו ורובו בתוך תהליך פוליטי שהוא רק של חלק של הבית הזה, ובמקביל כביכול יצטרך לייצג את כולם. חבל מאוד שהגענו לשם. אלה רגעי שפל של המוסד הזה שלא היה כדוגמתם. זו לא ישיבה חגיגית. היה אפשר לנהל את זה אחרת. אפשר לקבל החלטות כשצריך לקבל החלטות. איך יקבלו החלטות יותר רציניות אם לא מסוגלים לקבל החלטה למנות יו"ר לכנסת?

מה לעשות? זה עדיין לא משנה את זה שזאת האמת. הרי יכולתם לחסוך את כל הנאום הזה, אם הייתם נותנים חמש דקות לקבלת ההחלטה, ואז הנאום היה מיותר. אז הנאום היה מיותר, אתה לא תלמד אותנו.

אדוני היושב-ראש, אין לי כמובן ברירה אלא להצטער, גם בשם הממשלה וגם בשמי, כמי שמכהן הרבה שנים בבית הזה, על כך שהגענו עד הלום, לתהליך שהוא כולו בדיחה מאיתנו, כי כולנו יודעים שכנראה אנחנו לא בוחרים היום יו"ר כנסת, אלא בוחרים היום רק בשלב טכני בקידום חקיקה הזויה לשימוש במוסד הזה בניגוד מוחלט למה שדיבר עליו דוד בן-גוריון כשבפעם הראשונה נבחר פה יושב-ראש, ובניגוד מוחלט למה שמקובל לאורך כל השנים, עם כל יושבי-ראש הכנסת מכל קצות הבית, גם מכאן וגם משם.

תודה רבה. לפני שאני מזמין את השר מאיר כהן, אני מוצא חובה לעצמי להגיד כמה מילים על השקר שנשמע פה מאתמול במשך כל השבוע. ביום שני בשעה 22:30 מזכירת הליכוד הניחה על שולחני את הבקשה להחלפת יושב-ראש הכנסת. ביום שלישי הגעתי למשרדי, הרי אף אחד לא ציפה שזה ייקבע ליום רביעי, כי יש חברי כנסת שלא היו בבית או לא היו בארץ. קבעתי את זה הכי מוקדם, ליום שני אתמול. גם הליכוד, אל תפריע לי, אל תפריע לי, אל תפריע לי. עכשיו תשתוק. אתה לא שמרת עליי כשהפריעו לי שעה ארוכה. ביום שני, ביום שני, ביום שני עשו משא, אתה

פעם אחת תכבדו, תיתנו לי לדבר. ביום שני אתמול נעשה משא ומתן בין האופוזיציה לקואליציה. הגיעו לאיזושהי הסכמה. לבוא ולהגיד שאני נתפס בקרנות המזבח,

יריב לוין, כיבדנו אותו ביום,

כי ניסית, לא אמרנו את זה. אתה ממציא ואתה משקר. אני מתנצל על המילה.

עכשיו תהיה בשקט. אנחנו כיבדנו את יריב לוין בכנסת ובממשלה הקודמת והחלפנו אותו, בניגוד לדעתם של חברים נוספים, ביום השבעת הממשלה, מתוך כבוד למוסד היושב-ראש. תפסיקו לשקר. תודה רבה. חבר הכנסת השר מאיר כהן. יריב לא עולה? הוא ביקש.

הוא ביקש בקשה מיוחדת.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברותיי חברות הכנסת, יואב, בוא, אני רוצה לדבר שתי דקות. הכול בסדר. ותסכים. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת, מיקי, אדוני היושב-ראש, ולהודות לך בשמי, בשם שרי הממשלה, בשם חברי הכנסת, כן, כולם, אני מרשה לעצמי. הבית הזה, מיקי, שעמדת בראשו בשנה וחצי שחלפו, מסמל יותר מכול את ריבונותה ועצמאותה של מדינת ישראל ואת ירושלים בירתנו הנצחית. ירושלים, העיר שאתה, מיקי, כל כך אוהב. ירושלים שאתה שירת בה מרבית חייך, שבה אתה מכיר, כמו שאומר השיר, אמרת לי את זה פעם: כל סמטה, כל רחוב וכל שכונה. 32 שנה שירת, מיקי, במשטרה בתפקידים רבים ובכירים, וחשוב שכולנו לרגע נקשיב, הגעת עד למפקד המחוז, תפקיד מאתגר בתקופה רוויית פיגועים על ידי טרוריסטים נפשעים. כמה תעצומות נפש היית צריך,

לרוץ מפיגוע לפיגוע, לפקד, לנהל, לעודד ובעיקר לדאוג לחיי האנשים, לביטחון שלהם. ומרוב דאגה קיבלת התקף לב תוך כדי פינוי פצועים. ולרגע שכחנו את כל הדברים הטובים האלה, כי לעיתים הפוליטיקה מרעילה, ונשמעו כנגדך דברים, אנחנו כססנו

והסתכלנו עליך וראינו איך שאתה מתאפק. שלטון החוק, אהבת המדינה והשמירה על אזרחי היו תמיד נר לרגליך,

על הבסיס הזה אתה גידלת דורות של מפקדים במשטרה ובכל מקום. נולדת בעיר הטובה הזו, ירושלים, כאח לעוד חמישה אחים. שניים שכלת בנסיבות טרגיות, והם יישארו, כמו שאמרת לנו, תמיד לנצח צעירים בעיניך: פיני אחיך, זיכרונו לברכה, שנפל בשדה הקרב בהיתקלות עם מחבל בבקעה ב-1990, וחצי שנה קודם לכן רונן הצעיר, זיכרונו לברכה, נהרג בנסיבות טרגיות. ונחמץ ליבנו כשהטילו דופי באהבת המדינה שלך תוך כדי הוויכוחים הסוערים. אתה בעיניי,

תמיד תהיה סמל לשלטון החוק, לממלכתיות, ובעיקר בעיקר לטוב לב, שהולך ומתגבר כמעיין שופע. אתה איש עם לב ענק לכולם, לא משנה מאיפה הוא בא ומאיפה היא באה. אנחנו מכירים אותך, את הלב הענק שלך. עברת כנסת סוערת ומורכבת. עמדת בכל הלחצים והלכת עם האמת הצרופה שלך. חרקת שיניים כשהטיחו בך נאצות, קללות וגידופים. ואני מצטער על כך, מיקי. אני מצטער על כך. אתה ישבת וספגת את השיח המתלהם, ואנחנו ידענו כמה שזה לא אתה. ההפך הוא הנכון. וציינתי כבר את מעלותיך. היה ברוך, מיקי, ידידנו הטוב. היה ברוך, אדוני היושב-ראש, מיקי היקר. היה בריא ומאושר. ותודה ענקית על היותך חבר אמת, ובעיקר על היותך אוהב המדינה הזאת,

אוהב נצח ישראל.

אני מדבר בשם כל החברים כאן. מיקי יקירי, תודה רבה. אני לא מרשה למחוא כפיים. תודה רבה. הנדסת תודעה, זה מה שאתם יודעים לעשות. אדוני ראש הממשלה חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לפנות מפה לכל אימא לילדים שהצביעה לליכוד. אימא שיש לה שלושה ילדים, אחד בחטיבה, אחד התגייס לא מזמן, הגדולה התחילה ללמוד במכללה. אני רוצה לשאול את האימא הזו, שהצביעה ליכוד: זה מה שרצית כשעמדת בקלפי ושמת פתק של מחל?

זה מה שהצבעת בשבילו?

שבקול שלך תוקם הממשלה הכי קיצונית בתולדות המדינה? באמת רצית שאבי מעוז ילמד את הילדים שלך את תורות הגזע מבהילות שלו? שניים מהילדים עושים את מה שאתה לא עשית. שהוא יגיד לבנות שלך שהן אזרחיות סוג ב' ושאסור להן להתגייס או לעשות קריירה? את באמת רצית שאיתמר בן גביר, עבריין אלים, שהורשע בתמיכה בטרור, יוכל להורות לשוטרים לא לעצור נערי גבעות ביצהר כשזורקים אבנים על חיילי צה"ל? את באמת רוצה לחיות במדינה עם משטרה פוליטית שהימין הקיצוני שולט בה? האלימות ברחובות שלנו היא בעיה רצינית, ואנחנו צריכים אנשים רציניים שיטפלו בה. מה עם שר האוצר העבריין המורשע שלך, לפיד? את באמת רוצה שבן גביר, שלא שירת יום אחד בצבא, לא ניהל דבר בחייו, ינהל את השב"כ, את המשטרה, את מג"ב, אופרציה של אלפי אנשים, שפועלים במקומות הכי מורכבים והכי נפיצים בעולם? את קולטת איזה חוסר אחריות זה? איך את מרגישה עם זה שההבטחה הראשונה של הממשלה החדשה, הדבר הראשון שהם סיכמו עליו הוא לשלם לתלמידי הישיבות יותר כסף מאשר לחיילי צה"ל? אתה משקר פעם נוספת, איך את מרגישה עם זה שהתחבורה הציבורית בעיר שלך תעלה יותר רק כי את לא חרדית? מלכיאלי, תודה רבה. מלכיאלי, תודה. תודה רבה. כי זה חלק מההסכמים, שבערים חרדיות ישלמו פחות על תחבורה ציבורית.

ככה. כי הם יכולים.

תמשיך להדיח, מלכיאלי, תודה רבה. הממשלה שלנו העלתה את המשכורות של חיילי צה"ל ב-50%. ממשלה החדשה מעדיפה לתת את הכסף של המיסים שלך, המשכורות של האחים המוסלמים, במיליון אחוז.

לצעירים בני 18 כדי לוודא שהם לא יתגייסו ולא יעבדו. הבת שלך, שלומדת במכללה, שרוכשת עכשיו מקצוע, שתשלם מיסים כל החיים, למה לה הם לא רוצים לתת דמי מחיה? והילד שלך, שהולך עכשיו לצבא, איך הוא מרגיש עם זה שמוקמת פה עכשיו ממשלה שחצי מהשרים בה דאגו שהילדים שלהם לא יתגייסו? אתה שקרן. הם מתגייסים, חבר הכנסת קרעי, קריאה שנייה. חבר הכנסת קרעי. חבר הכנסת קרעי, שקט. שקט. שקט, חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. אצלך בתל אביב פחות מתגייסים, מאשר בציונות הדתית. חבר הכנסת קרעי, זוהי מילה קיצונית.

עליי לא שמרת כשהפריעו לי. אתה צבוע. אתה צבוע. אחרי מילה כזאת, חבר הכנסת, החוצה.

שקט.

הינה האנשים שמרצים לנו כבר שבועיים על המרדה ועל ממלכתיות.

כשעשית לנתניהו לייק באינסטגרם, טרור תודעתי,

חשבת שהחקיקה הראשונה של הממשלה לא תהיה בשביל אוכלוסיות חלשות, לא תהיה בשביל להוריד את יוקר המחיה, אלא בשביל לאפשר לאריה להיות שר, למרות שהוא ישב בכלא, יצא מהכלא, ואז שוב הורשע בפלילים? לא, לא, לא. לא. חברת הכנסת פרידמן, שקט. את זוכרת כמה הם בכו פה נגד חוקים פרסונליים? כמה הם צעקו. יש חוק יותר פרסונלי ממה שאתם רוצים להעביר היום? משנים חוקי-יסוד כדי שאדם אחד שהורשע בפלילים יוכל לרמות את בית המשפט ולהיות שר. את יודעת שעוצמה יהודית קיבלה את המשרד למורשת ישראל. היא עכשיו מורשת ישראל. בנצי גופשטיין וברוך גולדשטיין במקום ואהבת לרעך כמוך, אתה נתת לאחים המוסלמים,

במקום שולחן השבת. במקום לחבק את האחיין הגיי שלך, קדימה הביתה, חבר הכנסת ואטורי, קריאה ראשונה. מוציאים את כולנו

בסוף אני אוציא אותך ולא תהיה נוכח בנאומו של בנימין נתניהו. חבל לך.

אז תהיה בשקט. אתה מוכן להוציא אותי עכשיו, אני אחזור

מוציאים את כולנו מחוץ לגדר. הם נגד רפורמים, נגד קונסרבטיבים, נגד רוב מכריע של יהדות העולם. הם כבר מאבדים לנו את יהדות ארצות הברית. רוצים לשנות את חוק השבות כדי שלא יגיעו הנה עולים מרוסיה ואוקראינה. אני לא מוכן לתת לכם בעלות על היהדות,

אתם לא יותר יהודים מאיתנו. הכותל גם שלנו, הקידוש בערב שבת גם שלנו, ונצח ישראל גם של כולנו. אף אחד לא לוקח לך את זה, יאיר. זו לא ממשלת ליכוד. זו לא ממשלת נתניהו. נתניהו חלש, מבועת מהמשפט שלו, השתלטו עליו אנשים צעירים ממנו, נחושים ממנו וקיצוניים ממנו. סמוטריץ' ודרעי ישלטו בממשלה הזו. נתניהו שותף זוטר. זו לא ממשלה נורמלית. חבר הכנסת סמוטריץ', שב בבקשה. שב.

חבר הכנסת סמוטריץ', תשב בבקשה, ותהיה בשקט. שקט בצד הזה. זו לא ממשלה נורמלית. הם פירקו את משרד החינוך. יהיה במשרד החינוך שלט בחניה: שמור לשר החינוך, אבל הוא לא יהיה שר החינוך, כי הם נתנו את הסמכויות שלו לאנשים הכי קיצוניים במדינה, לשר הביטחון לא תהיה שליטה על הצבא ביהודה ושומרון, יושיבו לו שר במשרד שלא יהיה כפוף לו, יושיבו לו במטכ"ל אלופים ותתי-אלופים שלא הוא מינה, המתנחלים הכי קיצוניים יחלקו לצבא פקודות. זה מתכון לפיצוץ. אם אתם חושבים שאנחנו נשתוק מול כל זה אתם באמת השתגעתם. ניצחתם בבחירות, אני לא מתווכח עם זה. אבל לא ניצחתם ולא תנצחו את הדמוקרטיה הישראלית. עצמאות בתי המשפט לא כפופה לתוצאות הבחירות.

תיקים פליליים לא כפופים לתוצאות הבחירות, וזכויות נשים לא כפופות לתוצאות הבחירות. אנחנו לא הפראיירים שלכם, אנחנו לא פה רק בשביל לשלם מיסים ולשלוח את הילדים שלנו לצבא. אנחנו אוהבים את המדינה הזו לא פחות מכם, אנחנו יהודים לא פחות מכם, ואנחנו לא ניתן לכם להרוס את הדמוקרטיה שלנו. אף אחד לא חולק על זה. אבל אל תהיה לוזר. לחבריי באופוזיציה המתגבשת אני רוצה לומר: יש לי גם בשורה אחת טובה. מתגבשת אבל לא מגובשת. זה לא יחזיק מעמד. הם חושבים אחד על השני בדיוק מה שאנחנו חושבים עליהם. גם הם יודעים שהם מקימים פה ממשלה לא לגמרי שפויה. אנחנו ניאבק בה ואנחנו לא נוותר להם על המדינה האהובה שלנו. אלה החיים הפוליטיים. אלה החיים הפוליטיים, חברת הכנסת גולן, מספיק. חברת הכנסת גולן, הרי אני אוציא אותך. קריאה ראשונה.

אלה החיים הפוליטיים: פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, אבל אתה לעולם לעולם לעולם לא מוותר. יהיה קשה, אז נעבוד יותר קשה, יהיה מאתגר, נילחם יותר. היושב-ראש היוצא מיקי לוי, אני רוצה לומר: אני גאה בך, אני אוהב אותך. התמודדת עם האופוזיציה האלימה, הממרידה, גסת הרוח ביותר בתולדות ישראל. עשית את זה, אני חושב שהוכחתי את הנקודה לבד. עשית את זה ביד רמה, תודה רבה. בממלכתיות, בשכל ובאהבה. עם ישראל התברך בך. תודה רבה, יקירי. מה שמעניין, שמי שצועק זה חברי כנסת שלא היו בקדנציה הקודמת. זה מעניין מאוד.

תתבייש. חבר הכנסת מלביצקי, הרי לא היית פה ולא שמעת לפני כן, אז בבקשה. אני עכשיו מבקש, חברת הכנסת בן ארי, אני מבקש מהצד הזה לנהוג באיפוק, בממלכתיות, להימנע מצעקות. אני מבקש. חבר הכנסת נתניהו, אתה מוזמן לדוכן, בבקשה. אני שוב מבקש מהצד הזה לנהוג בממלכתיות ולא לצעוק. תודה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך על שירותך כיושב-ראש הכנסת. אני מבקש לברך את חברנו יריב לוין על הנכונות להתייצב עכשיו, בשבועיים הללו או כמה זמן שזה ייקח, בתפקיד הזה. ששש.

אבל אין דבר כזה זמני. לא, מה, אתם לא יכולים להתאפק?

זה לא קיים. בבקשה, חברים, אני לא רוצה להוציא עכשיו החוצה.

בבקשה. אני מבקש מחבריי באופוזיציה המתקרבת, קבלו את הכרעת העם. כמו שאתם קיבלתם, תפסיקו עם פיזור הפחדות ושקרים. חברת הכנסת פרידמן, קריאה שנייה. אני שמעתי את חבר הכנסת, ראש הממשלה היוצא יאיר לפיד, אומר: רק אנחנו משלמים מיסים ורק אנחנו משרתים בצבא. כרגיל אתה לא שומע טוב.

אז אני לא חושב שצריך לעשות את ההשוואות הללו, אבל אם יאיר לפיד מתעקש, אני מציע לו לעשות חשבון פשוט, משווה גוש לגוש. אני בעד להתייחס לכולם כחלק ממרקם אחד, אבל כיוון שאתה מעלה את זה, 32 המנדטים של הליכוד מייצגים ציבור שכולו משרת בצבא. אבל אתה לא יכול. אתה מדבר גבוה, אתה לא יכול לעשות שום דבר. די. חברת הכנסת ביטון.

ככה נראה ראש ממשלה חלש. 12 מנדטים של הציונות הדתית ועוצמה יהודית כולם משרתים בצבא.

חבר הכנסת כץ, שקט. שלא לדבר על ציבור חרדי שמשרת בשירותי ההצלה ובשירותים חיוניים אחרים, כולל בזמן של טרגדיות ופיגועים. זה מביא לפחות 50 מנדטים. בציבור שלכם, תעשו את החשבון, זה 46 מנדטים, אבל אני חושב שזה חשבון מיותר. אותו הדבר לגבי תשלום מיסים. תבדוק תשלום מיסים. אבל לא צריך לימודי חשבון, חברת הכנסת בן ארי,

לא, אני, שקט. שקט. שקט. חבר הכנסת בליאק, שקט, קריאה ראשונה. אני חושב שכל הניסיון הזה לפלג ולשסות, וגם להמציא נתונים פיקטיביים זה דבר פסול מעיקרו.

אז אני רוצה להרגיע אתכם, אתה, לחברה הישראלית. אולי זה ירגיע אתכם. אולי לא תצעקו כל כך הרבה. יש ויהיה חשמל בשבת, יש ויהיו חופי רחצה לכולם. אנחנו נשמור על הסטטוס קוו.

איש באמונתו יחיה. לא תהיה פה מדינת הלכה. תהיה פה מדינה שבה נדאג לכל אזרחי ישראל, בלי יוצא מן הכלל.

נבחרנו להוביל בדרך שלנו, דרך של הימין הלאומי,

והדרך של הימין הליברלי. וכך נעשה. תודה רבה לכם. איזה ליברלי? לא, לא, לא, חברים. מספיק. חלש.

שקט. תודה רבה. בבקשה לשבת. די. שקט.

אני מבקש משני הצדדים שקט, כי אני רוצה לעבור להצבעה. שקט. תודה רבה. בבקשה לשבת. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לאחל בהצלחה לחבר הכנסת יריב לוין. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לאחל בהצלחה ליושב-ראש הכנסת הנכנס, וכולי תקווה שהוא ידע לעשות את האיזונים והבלמים הנכונים, על מנת לשמור על כבוד הרשות המחוקקת. יש לי כבוד רב לבית הזה, שהוא ליבה הפועם של הדמוקרטיה הישראלית. כולי תקווה שחברי הכנסת ימשיכו לשרת נאמנה את כלל אזרחי המדינה ברגש של יראת כבוד והדרת קודש. אני רוצה להודות למנכ"ל הכנסת גיל סגל ולצוותו, ולכל עובדי הכנסת, על העשייה למען מדינת ישראל, ולצוות המסור שלי שליווה אותי בלשכת יושב-ראש הכנסת. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו מייד נעבור להצבעה. חבר הכנסת סמוטריץ', שב, בבקשה, אני עובר להצבעה ואנשים יתבלבלו.

כל אחד שיתפוס את מקומו ולא יבוא בטענות אחר כך. לא נתבלבל, אל תדאג. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקש להסביר את סדרי הדברים. כפי שהיה נהוג בעבר, מאחר שיש לנו יותר ממועמד אחד, ההצבעה איננה בעד או נגד, ההצבעה היא רק בעד.

חברי הכנסת נדרשים להצביע בעד המועמד או המועמדת שבו או בה הם תומכים. מי שלא תומך במועמד העומד להצבעה, יכול להצביע נמנע, או לומר שהוא אינו משתתף בהצבעה. מי שיזכה או תזכה ברוב הקולות בעד, הוא או היא יהיו מי שנבחר לתפקיד יושב-ראש הכנסת העשרים-וחמש. אנחנו נצביע תחילה על מועמדותו של חבר הכנסת איימן עודה, לאחר מכן על מועמדותה של חברת הכנסת מירב בן ארי, ולבסוף על מועמדתו של חבר הכנסת יריב לוין. סיעת הליכוד הגישה בקשה להצבעה שמית על המועמד של המשותפת. מצביעים רק פעם אחת. כן, כן, ברור לחלוטין. לדעתי ההסבר היה ברור. מצביעים פעם אחת. על כל מועמד פעם אחת. על כל מועמד. אי-אפשר לעשות בלגן. על כל מועמד, רק אי-אפשר להצביע בעד או נגד. אתה יכול להצביע לשני מועמדים? אתה יכול להצביע לשני מועמדים. הוא יכול להצביע כראות עיניו, בעד או נגד. כראות עיניך לכל מועמד. יש שלוש הצבעות, שלוש הצבעות. לכן ההצבעה הראשונה, אבל הוא לא פה. חבר הכנסת עודה נוכח? איפה חבר הכנסת איימן עודה? מה זה משנה?

אנחנו הולכים להצבעה הראשונה, מועמדותו של חבר הכנסת איימן עודה. הצבעה ראשונה, מזכיר הכנסת, שמית, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו משתתף בהצבעה יולי יואל אדלשטיין, אינו משתתף בהצבעה אמיר אוחנה, אינו משתתף בהצבעה ינון אזולאי, אינו משתתף בהצבעה גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו משתתף בהצבעה ואליד אלהואשלה, לא נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת עמיחי אליהו, אינו משתתף בהצבעה זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו משתתף בהצבעה אופיר אקוניס, אינו משתתף בהצבעה משה ארבל, אינו משתתף בהצבעה יעקב אשר, אינו משתתף בהצבעה אוריאל בוסו, אינו משתתף בהצבעה דבי ביטון, אינה נוכחת חיים ביטון, אינו משתתף בהצבעה מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו משתתף בהצבעה בועז ביסמוט, אינו משתתף בהצבעה ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח אין. אני הסברתי. חבר הכנסת בן גביר, כדי לכבד את כלל המועמדים, ככה נהגו כנסות קודמות, או נוכח, או לא משתתף או בעד. (קורא בשמות חברי הכנסת) איתמר בן גביר, אינו משתתף בהצבעה יואב בן צור, אינו משתתף בהצבעה אברהם בצלאל, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו משתתף בהצבעה טלי גוטליב, אינה משתתפת בהצבעה יצחק גולדקנופ, אינו משתתף בהצבעה מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו משתתף בהצבעה גילה גמליאל, אינה משתתפת בהצבעה בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו משתתף בהצבעה סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו משתתף בהצבעה גלית דיסטל אטבריאן, אינה משתתפת בהצבעה אלי דלל, אינו משתתף בהצבעה דני דנון, אינו משתתף בהצבעה שלום דנינו, אינו משתתף בהצבעה אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו משתתף בהצבעה מיכל מרים וולדיגר, אינה משתתפת בהצבעה יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו משתתף בהצבעה יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח

אינו משתתף בהצבעה משה טור פז, אינו נוכח

אינו נוכח

אינו משתתף בהצבעה אוהד טל, אינו משתתף בהצבעה יעקב טסלר, אינו משתתף בהצבעה חילי טרופר, אינו נוכח אלי כהן, אינו משתתף בהצבעה אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח

אינו משתתף

אינו משתתף בהצבעה רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה יריב לוין, אינו משתתף בהצבעה נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת חנוך דב מלביצקי, אינו משתתף בהצבעה יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו משתתף בהצבעה אבי מעוז, אינו משתתף בהצבעה אורי מקלב, אינו משתתף בהצבעה יעקב מרגי, אינו משתתף בהצבעה שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו משתתף בהצבעה יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון, אינו משתתף בהצבעה לימור סון הר מלך, אינה משתתפת בהצבעה אופיר סופר, אינו משתתף בהצבעה אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה משתתפת

אינו משתתף בהצבעה

אינו משתתף בהצבעה גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו משתתף בהצבעה עודד פורר, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו משתתף בהצבעה יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש,

משתתף בהצבעה גלעד קריב, אינו משתתף בהצבעה שלמה קרעי, אינו משתתף בהצבעה אליהו רביבו, אינו משתתף בהצבעה מירי מרים רגב, אינה משתתפת בהצבעה שמחה רוטמן, אינו משתתף בהצבעה עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת בבקשה לקרוא פעם נוספת בשמות חבר הכנסת שלא היו באולם. (קורא בשמות חברי הכנסת) גדי איזנקוט, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו משתתף בהצבעה מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו משתתף בהצבעה אורנה ברביבאי, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו משתתף בהצבעה יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי,

אינו נוכח אלמוג כהן,

משתתף בהצבעה מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו משתתף בהצבעה רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו משתתף בהצבעה נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו משתתף בהצבעה יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת

אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה משתתפת בהצבעה גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח

יוסף עטאונה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת

אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו משתתף בהצבעה מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא במליאה ולא קראו בשמו ומבקש להצביע? (קורא בשם חבר הכנסת) עופר כסיף, בעד תודה רבה. נא לסכם. זה בסדר. גם נגמרה ההצבעה וזה כאילו גם לא משתתף.

רציתי להגיד נגד. ובכן, בעד, חמישה, נגד, השאר. מועמדותו של חבר הכנסת איימן עודה לא עברה. רק חמישה בעד. רוויזיה. חברי הכנסת, נא לשבת. ובכן, אנחנו עוברים להצבעה על מועמדותה של חברת הכנסת מירב בן ארי. הממשלה ביקשה שמית. מזכיר הכנסת, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו משתתף בהצבעה יולי יואל אדלשטיין, אינו משתתף בהצבעה אמיר אוחנה, אינו משתתף בהצבעה ינון אזולאי, אינו משתתף בהצבעה גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו משתתף בהצבעה ואליד אלהואשלה, אינו נוכח

אלהרר, בעד עמיחי אליהו, אינו משתתף בהצבעה זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו משתתף בהצבעה אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו משתתף בהצבעה יעקב אשר, אינו משתתף בהצבעה אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת חיים ביטון, אינו משתתף בהצבעה מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו משתתף בהצבעה

אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו משתתף בהצבעה יואב בן צור, אינו משתתף בהצבעה

בצלאל, אינו משתתף בהצבעה אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו משתתף בהצבעה טלי גוטליב, אינה משתתפת בהצבעה יצחק גולדקנופ, אינו משתתף בהצבעה מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו משתתף בהצבעה גילה גמליאל, אינה משתתפת בהצבעה בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו משתתף בהצבעה גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת

אינו משתתף בהצבעה דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו משתתף בהצבעה אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה משתתפת בהצבעה יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו משתתף בהצבעה יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת

אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח

אינו נוכח

אינו נוכח אוהד טל, אינו משתתף בהצבעה יעקב טסלר, אינו משתתף בהצבעה חילי טרופר, אינו נוכח

משתתף בהצבעה אלמוג כהן, אינו משתתף בהצבעה מאיר כהן,

מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו משתתף בהצבעה

אינו נוכח ישראל כץ, אינו משתתף בהצבעה רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי,

יריב לוין, אינו משתתף בהצבעה נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת חנוך דב מלביצקי, אינו

בהצבעה יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו משתתף בהצבעה אורי מקלב, אינו משתתף בהצבעה יעקב מרגי, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו משתתף בהצבעה יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון, אינו משתתף בהצבעה לימור סון הר מלך, אינה משתתפת בהצבעה אופיר סופר, אינו משתתף בהצבעה אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה משתתפת בהצבעה בצלאל סמוטריץ' אינו משתתף בהצבעה משה סעדה, אינו משתתף בהצבעה גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר,

צביקה פוגל, אינו משתתף בהצבעה עודד פורר, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו משתתף בהצבעה יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת

אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו משתתף בהצבעה אליהו רביבו, אינו משתתף בהצבעה מירי מרים רגב,

משתתפת בהצבעה שמחה רוטמן, אינו משתתף בהצבעה עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו משתתף בהצבעה מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד נא לקרוא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת שלא היו נוכחים. (קורא בשמות חברי הכנסת) גדי איזנקוט, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח זאב אלקין, בעד אופיר אקוניס, אינו משתתף בהצבעה אוריאל בוסו, אינו משתתף בהצבעה דבי ביטון,

ביסמוט, אינו משתתף בהצבעה מירב בן ארי,

ולדימיר בליאק, בעד רם בן ברק, בעד אורנה ברביבאי, בעד מאי גולן, אינה משתתפת בהצבעה בנימין גנץ,

משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד גלית דיסטל אטבריאן, אינה משתתפת בהצבעה דני דנון, אינו משתתף בהצבעה אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו משתתף בהצבעה יצחק שמעון וסרלאוף, אינו משתתף בהצבעה יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו משתתף בהצבעה יוסף טייב, אינו משתתף בהצבעה חילי טרופר,

מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו משתתף בהצבעה רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד נעמה לזימי,

יאיר לפיד, בעד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, אינו משתתף בהצבעה יעקב מרגי, אינו משתתף בהצבעה שרון ניר,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו משתתף בהצבעה יוסף עטאונה, אינו משתתף בהצבעה עודד פורר,

יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי,

אינו משתתף בהצבעה גלעד קריב,

בעד יואל רזבוזוב, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, בעד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה משתתפת בהצבעה האם יש מי מחברי הכנסת באולם שמבקש להצביע ולא קראו בשמו? (קורא בשם חברת הכנסת) שרון השכל,

השרה מירב כהן? בעד. האם יש מי מחברי הכנסת במליאה שלא קראו בשמו? תמה ההצבעה.

45 בעד. לפיכך, אנחנו ניגשים להצבעה האחרונה, על מועמדותו של חבר הכנסת יריב לוין. אופוזיציה וקואליציה כאחד הגישו בקשה להצבעה שמית. נא לשבת. נא לשבת. מזכיר הכנסת, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו משתתף בהצבעה ישראל אייכלר,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה משתתפת בהצבעה עמיחי אליהו, בעד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו משתתף בהצבעה דוד ביטן,

בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה משתתפת בהצבעה רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

יואב בן צור,

אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אברהם בצלאל,

ניר ברקת, בעד טלי גוטליב

יצחק גולדקנופ, בעד מאי גולן,

יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח

אינו נוכח אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן,

אלי דלל, בעד דני דנון, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף,

מכלוף מיקי זוהר,

יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת

אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח

אינו נוכח יוסף טייב,

בעד יעקב טסלר,

חילי טרופר, אינו נוכח אלי כהן, בעד אלמוג כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו משתתף בהצבעה אופיר כץ,

בעד ישראל כץ,

אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי,

משתתף בהצבעה יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת חנוך דב מלביצקי,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון,

לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן,

בצלאל סמוטריץ' בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו משתתף בהצבעה יוסף עטאונה, אינו משתתף בהצבעה חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל,

עודד פורר,

משתתף בהצבעה מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש,

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי,

אליהו רביבו,

מירי מרים רגב,

שמחה רוטמן,

עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה משתתפת בהצבעה יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

שטרן, אינו נוכח עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה משתתפת בהצבעה פנינה תמנו, אינה נוכחת בבקשה לקרוא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) ואליד אלהואשלה, אינו נוכח זאב אלקין, אינו משתתף בהצבעה דבי ביטון, אינה נוכחת ולדימיר בליאק, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה משתתפת בהצבעה יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו משתתף בהצבעה חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינה נוכח רון כץ, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת

אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת גלעד קריב, אינו משתתף בהצבעה עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו משתתף בהצבעה מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם מי מחברי הכנסת שנמצא באולם המליאה מבקש להצביע ולא קראו בשמו?

אינו משתתף בהצבעה תמה ההצבעה, בבקשה לספור. חברי הכנסת, תמה ההצבעה. 64 בעד.

אני מתכבד להזמין, לא, לא, אחר כך.

תודה רבה. אתם מפריעים ליריב לקבל את הפטיש. חברי הכנסת, נא לתפוס את המקומות. נראה לי כי תמו

את חבר הכנסת יריב לוין, יושב-ראש הכנסת העשרים-וחמש, לתפוס את מקומו. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. אני מודה ליושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע חבר הכנסת מיקי

אדוני ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, על הזכות ללכת איתך בדרך משותפת ארוכת שנים ועל האמון האישי והגיבוי יוצא הדופן שאני מקבל ממך. מכובדיי חברי הכנסת, אעשה ככל יכולתי על מנת למלא גם את שליחותי זו בדרך שחינכו אותי הוריי גאיל, זכרה לברכה, ואריה, ייבדל לחיים ארוכים, דרך של מחויבות מוחלטת לעם ישראל, למורשת אבותינו ולמימוש זכותנו שאינה ניתנת לערעור על ארץ ישראל. אעשה זאת מתוך הכרה עמוקה בחשיבותה של הכנסת כבית לאזרחי ישראל כולם, ובפרט לחלשים שבהם, כפי שלימד אותי חמי היקר, חבר הכנסת יעקב שמאי, זכרו לברכה. חברות וחברי הכנסת, לא הייתי יכול לעשות דבר מפעילותי הציבורית ללא תמיכתה ועזרתה של אשתי האהובה יפעת, מגיע לה, ונדמה לי שלכל בנות ובני הזוג של כולנו, על ההקרבה הגדולה, וכמובן גם ללא הגיבוי שאני מקבל מילדיי עידן, ניב ועדי. תודתי העמוקה ואהבתי הרבה נתונות להם. מכובדיי חברי הכנסת, אני תקווה כי הכנסת העשרים-וחמש תהא כנסת אשר תמלא את ימיה וכי תקום בישראל בקרוב ממשלה יציבה. נידרש לעשות מאמץ משותף על מנת לחזק את מעמדה של הכנסת כרשות המחוקקת, מעמד אשר נפגע מאוד בתקופה האחרונה. נידרש להבטיח כי המנדט שניתן לנו על ידי הציבור אכן ימומש, וכי תתקיים משילות שהיא ביטוי חשוב והכרחי של השיטה הדמוקרטית. זכינו כי מתאפשר לנו לכהן בכנסת כנציגי העם כולו. פעולתנו כאן מתבצעת גם בזכות עבודתם המסורה של כלל עובדי הכנסת, אשר תודתנו נתונה להם. אני מבקש להביע את תודתי גם לצוות המצוין העובד עימי זה שנים. חברות וחברי הכנסת, מחכים לנו בימים הקרובים ימי עבודה עמוסים ביותר. אני מבקש ברשותכם להתייחס לסדר-היום הצפוי, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים כרגע: אנחנו נצא עכשיו להפסקה, במהלכה אני מבקש לזמן את חברי נשיאות הכנסת לישיבה בעוד שעה בלשכתי.

תתקיים ישיבה של הוועדה המסדרת בהתאם לסדר-היום ולוחות הזמנים שפורסמו על ידם. ישיבת המליאה תחודש בהודעה של חצי שעה מראש, לשם דיון בהצעות חוק בקריאה טרומית, ככל שהדבר יאושר על ידי נשיאות הכנסת ובכפוף למתן פטור מחובת הנחה על ידי הוועדה המסדרת.